בוקר טוב, שבוע מבורך, ברוכים הבאים. מתנצלים על העיכוב. תוצאה של עובדה שאני מנהל במקביל עוד דיון בוועדה אחרת שאני יושב ראש שלה היום. בראשית דבריי אבקש לשלוח את ברכותיי לרפואה שלמה לראש ממשלתנו. לענייני היום, אני שמח לפתוח את דיון הוועדה כדיון המשך בנושא כפל סמכויות להעסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד. באופן לא שגרתי אני החלטתי שאת הדיון הזה אני פותח עם מצגת שהכנתי, כדי למנוע סימני שאלה. אני מודה שמאז הדיון הקודם ועוד מעט לפניו הצטברו אצלי הרבה יותר שאלות מתשובות. אני לא ישן טוב עם השאלות ועם מסקנות הביניים, שהן עדיין לא מחקריות. ומכיוון שהן עדיין בגדר שאלות וצורך בבדיקה, אני אשמח לקבל את ההתייחסות הרלוונטית. אנחנו נעבור למצגת. אני מקדם בברכה את הגעתו של חברי, חה"כ ולדימיר בליאק. אני מעדכן אותך על דברי הפתיחה שלי. הופעתי הראשונה בוועדה שלך. אני מקווה ומשוכנע שהיא לא האחרונה. אני מעדכן אותך בדברי הפתיחה

גם בהיותך רואה חשבון, כל כך קרובים לליבך, אני מודה לך שהרמת את הכפפה והזמנת את עצמך לכאן. שאלת הרבה שאלות. יש לי היום הרבה פחות תשובות מאשר שאלות. אני שמח שאתה מוכן ללמוד איתי ביחד ולעזור לי להבין גם בנושאים כספיים כל מיני סכמות כספיות וגם חוזים. ואני מעריך את זה מאוד שביום ראשון שהוא לא יום מליאה הטרחת את עצמך והגעת. זה רק מסביר עד כמה שבאמת אתה רגיש לנושא.

אוקיי, אנחנו מוכנים? (הצגת מצגת)

אז בדיון הקודם גילינו תופעה פסולה של חברות קשורות, של חברות סיעוד ולשכות פרטיות למרות האיסור. כמו כן, כפילות סמכויות בביקורי בית למטופלים. הכשרות עובדים זרים בתקציב עתק של מיליוני שקלים ללא בקרה. במשך 15 שנים לא התפרסם מכרז חדש לשירותי סיעוד. המוסד לביטוח לאומי קיבל כ-5,000 שאלות מגורמים היכולים להתמודד במכרז. אני ביקשתי לאפיין את השאלות האם הן חוזרות על עצמן, כמה שאלות מכל מתמודד פוטנציאלי והאם נבחנה אפשרות להטיל סנקציות במידה ויתברר שהשאלות לצורך הטרלה ומריחת זמן. אני אשמח לקבל גם כן את ההתייחסות הזאת. אני רק מעדכן כאן לפרוטוקול שפניתי גם ליושב ראש איגוד חברות הסיעוד וגם כן במייל,

חה"כ בליאק, לכל אחת מ-97 חברות הסיעוד והעמותות הרלוונטיות, לקבל מענה לשאלותיי. תשובה עניינית אחת לא קיבלתי. ואנחנו כאן, גברתי היועצת המשפטית. אנחנו ננסה ללמוד את זה לא באמצעות חברות הסיעוד, אלא באמצעות מי שמפעיל את חברות הסיעוד והם זכיינים שלהם המוסד לביטוח לאומי. אנחנו נמצאים בשקף שמבטא את תמצות הבקשות מהדיון הקודם. אגב, אני גם מעדכן שקיימתי ישיבת הכנה לדיון ההמשך עם מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי וצוותה. נמצאת כאן איתנו מנהלת האגף של סיעוד ביתי, הגב' נטלי גבאי. נקדם את בואך בשמחה.

הבקשות הן דוחות ביקורת מהמוסד לביטוח לאומי על היקף ההכשרות של העובדים הזרים. בדיקה מקיפה של מספר חברות הסיעוד שיש להן זיקה ישירה ללשכה פרטית. מאזנים של שנים קודמות מחברות הסיעוד בגין ההוצאות על הדרכות עובדים זרים. רשימה של כל חברות הסיעוד והמלכ"רים המעסיקים עובדים זרים. על פי נתוני איגוד חברות הסיעוד ישנם כ-40,000 מטפלים ומטפלות זרים המועסקים על ידי חברות הסיעוד. השקף מפנה אותנו לפירוט שהתקבל על ידי האיגוד עצמו. על פי נתוני הביטוח הלאומי שנאמרו בוועדה ישנם כ-36,000 שמורכב מ-22,500 בהעסקה מלאה, שזה אומר 80%. מלאה היא עד 80%. ועוד 13,500 בהעסקה משולבת, מטפלים ומטפלות זרים המועסקים על ידי חברות הסיעוד. על פי תלושי שכר לעובדים הזרים מדובר בכ-115 שעות בממוצע, ללא תוספות מיוחדות כמו קרן לשורדי שואה וביטוחים נוספים. על פי נתונים מהוועדה הקודמת ממוצע של 112 שעות ממוצע חודשיות בהעסקת עובד זר על ידי חברת הסיעוד. זה מופיע לנו גם כן בתלוש העסקה, כפי שאתם יכולים לראות. זה השלב שבו אני מבקש להודות לצוות לשכתי ובראשם ליועץ החקיקה שלי עדן ולמנהלת הוועדה הגב' דיקלה, על כך שסייעו לי בהכנת המצגת וליכוד הנתונים. אנחנו קיבצנו פה מגוון מאוד מאוד מצומצם של המון המון נוספים של עדויות ותלושים ונתונים שהצטברו. לא רצינו להתיש אתכם בהרבה ניירת, הגעתי ישר לצנטרום. אז על פי תחשיב ביטוח לאומי, משולם לחברות הסיעוד 2.84 ש"ח לשעה עבור נסיעות לכל עובד, ישראלי וזר. זה המקום שבו אני מבהיר, חה"כ בליאק, חשוב שכל הנוכחים יהיו שותפים לעובדה היסטורית, שבזמנו כשנחתם המכרז לפני 15 שנים הוא נחתם להעסקת עובדים ישראלים בסיעוד ובאיזה שהם שיקולים שאני לא חושד בכשרותם, הוחלט להלביש עליהם את העסקת העובדים הזרים בסיעוד ביתי. ידוע מ-day one שישנן הוצאות, ישנם סעיפים שהביטוח הלאומי מתקצב את חברות הסיעוד בהעסקת עובדים ישראלים בסיעוד ביתי. אבל מ- day one מעולם לא התקיימו בהעסקת עובדים זרים בסיעוד ביתי ועדיין שולמו.

אנחנו לדוגמה נמצאים פה בסעיף שמוגדר נסיעות, על פי יחס של 80% העסקה מ-112 שעות ממוצע בחודש כפול 2.84 לעובד זר. המכפלות הן מטורפות. עוד מעט אנחנו נראה אותן. כמו שמופיע לנו בשקף הנוכחי, הוא בא להסביר את הרציונל שמעולם הסעיף הזה לא מתקיים בעובדים זרים. אף פעם לא, גם ברגע חתימת החוזה. הואיל והעובד הזר גר במקום עבודתו. משכך אין, ההוצאה הזאת לא התקיימה מעולם. אנחנו גם רואים פה בהתייחסות של הביטוח הלאומי שתשלום הוצאות הנסיעה מתייחסים לעובדים ישראלים בלבד. זאת אומרת, התייחסתם שיש החרגה, אבל בתשלום המועבר אין שום ביטוי לכך. לפיכך אני עובר אתכם לשקף הבא.

קיצרתי לכם, אני אבקש רגע להעביר עוד שקף. חה"כ בליאק, אנחנו נמצאים פה בנוסחה שמסבירה ש-2.84 שקלים לשעה כפול 112 שעות ממוצע בחודש. אני מבהיר, ללא תוספת השעות הנוספות מגמלות נוספות. כפול 12 חודשים בשנה ל-40,000 עובדים, אנחנו מדברים על 152,678,400 בשנה בערך נומינלי. כל העובדים הזרים מקבלים את זה? כל העובדים הזרים בסיעוד הביתי לא מקבלים את זה. לא, כלומר,

המוסד לביטוח לאומי, בדיוק. המוסד לביטוח לאומי משלם לחברות הסיעוד בגין הסעיף הזה, לאותם עובדים זרים, את היחס הזה, בערכים נומינליים אני מסביר. אבל בעצם הטענה שה-152 מיליון שקלים משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי ולא מגיע לעובדים.

במשך 15 שנים. 152 מיליון, כן. 152,678,400 לשנה בערכים נומינליים.

15 שנים. כן, כן, לכן הבהרתי בערכים נומינליים. רגע, במשך 15 שנה ה-2.84 לא השתנה? לא, לא, זה כן השתנה, כי זה מתעדכן. זה מתעדכן. אבל אם אתה סופר הוצאה של המוסד לביטוח לאומי לפני 15 שנים, תצמיד לה ריבית, היא הרבה מעבר לאותו מידוד שעדכנו בעקבות תחשיב הוצאות הנסיעה שכאמור לא מתקיימות. ו-112 זה הממוצע? זה הממוצע בחודש, רק מהביטוח הלאומי. זאת אומרת, כפי שהראיתי קודם, ישנם זכאים שמקבלים קצבאות, כתוצאה מזה שהם שורדי שואה או שאר שעות נוספות. אני מדבר כרגע רק על מה שמגיע בממוצע מהביטוח הלאומי.

בדיון הקודם, אין עוררין שמדובר בהיקפים האלה של השעות של המטפלים ומשכך של ההוצאה. הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה, היא לא מורכבת.

אני מבקש לקבל את התייחסותכם לנתון הזה ונעבור הלאה. בוקר טוב אדוני יושב הראש. עו"ד רועי קרת, אני היועץ המשפטי של המוסד לביטוח לאומי. העברתי לעוזר שלך עדן גם שורה של החלטות שיפוטיות ופסקי דין בעניינים שנוגעים לרכיבים אחרים שכן דנו בהם. לא, אני מדבר על הרכיב הזה. וגם את כתב הטענות שנוגע לרכיב הזה, משום שעל הרכיב הזה אנחנו בהליך תלוי ועומד. אז אני מתנצל, אני מראש אדבר בזהירות. אמנם נציגי החברות לא פה, אבל אני מבטיח לאדוני שהם גם רואים את הדיון והם גם יוציאו את הפרוטוקול. אז כמו שאתה יודע, הם נמצאים בזום. אבל כפי שיכולת להתרשם מהדיון הקודם הם שימשו כסנגורים נאמנים שלכם. לא הייתי בדיון הקודם. אני יכול לומר לאדוני שאני רואה את החברות ואת עורכי הדין שלהן לא מעט בבתי משפט.

אבל צריך לומר דברים שנראים ברורים מאליהם כאן אדוני הם לא תמיד ברורים מאליהם כשאנחנו מגיעים לרמת הוודאות המשפטית שבית המשפט דורש. למשל בסוגיה הזאת, משום שבהליך שמתנהל, החברות המציאו תלושים שיש בהם הפרשות של דמי נסיעות, תלושים רבים מאוד של הפרשות של דמי נסיעות. גם בשיעורים יותר גבוהים מהשיעור המינימלי שאנחנו חושבים שהחוק מחייב. השאלה שבמחלוקת האם הם חייבים לשלם את התשלום הזה או שהם עושים - - - לא,

זאת לא המחלוקת, ממש לא. לא, לא, השאלה שבמחלוקת בהליך המשפטי.

זה לא יכול להיות שם. אז אני אומר לאדוני. רגע, מה הטענה בעצם? החברות טוענות לא מה שאדוני אומר. מה שהן טוענות אותי לא מעניין. הם זכיינים שלכם, הם התמודדו במכרז. אבל הן מראות את זה. אם מראים לי תלושים שבהם יש תשלום של 240 או 180 או 500 שקלים אז מבחינתי הן הראו שהן משלמות דמי נסיעה. הן משלמות אבל על מנת להפחית את הזכויות הסוציאליות - - - חד משמעית. לכן אני לא נמצא שם, זה עוד יותר חמור.

אבל לכן אנחנו, זאת הסיבה שאנחנו בבית משפט. זה גם מה שאנחנו חשבנו. בית המשפט יצטרך להכריע בדיוק בטענה הזאת. אבל זה לא, לא מה שהחברות אומרות. אדוני היועץ המשפטי, ברשותך אני שואל שאלה פשוטה. המוסד לביטוח לאומי פרסם מכרז העסקת עובדים. המכרז נועד להעסקת עובדים ישראלים. אני לא בטוח אדוני, משום שהיו עובדים זרים כבר אז. יחד עם זאת, המכרז שפורסם, שנחתם ב-2008 עסק אך ורק בהעסקת עובדים ישראלים, מה זאת אומרת? גם עובדים זרים הם,

המכרז עסק,

בעובדים ישראלים.

הוא עסק בעובדים, הוא לא עשה אבחנה. ולכן אפשר היה להחיל אותו על כל העובדים, גם על העובדים הזרים.

בהקשר של הנסיעות אני אומר לאדוני, כמו שאדוני הראה בתעריף שהוא הראה. אנחנו לא משלמים את כל החופשי חודשי שזה מה שמשלמים בדרך כלל, אלא 80%. כי הם מועסקים אצלכם ב-80%. מה זאת אומרת?

אז אני אומר, התשלום של ה-80%. עובד זר, לצערי, אדוני, אתה יודע שבכל מקרה המטופל אמור להעסיק אותו גם אם הוא מעוניין להעסיק אותו באמצעות חברות הסיעוד ב-20%. אני רק חייבת לציין שבנוגע לתעריפים של הנסיעות כבר יש פסקי דין של תביעות ייצוגיות שהוגשו על ידי עובדים זרים נגד אותן חברות הסיעוד והם הוכרו כרכיבים פיקטיביים. הם הוכרו שם. פסק הדין שיחידי שאני מכיר של עו"ד ספילבק בתובענה הייצוגית. למיטב ידיעתי תלוי ועומד בירור. אנחנו, אגב, הצטרפנו. אבל הוא הוכר בערכאה הראשונה כרכיב פיקטיבי.

בסדר, אבל עובדה. אני שואל אותך שאלה. בסופו של יום אתה הגורם המשלם. רגע, אני רוצה להסביר. אז רק שנייה, על זה אתה תענה לי.

אתה הגורם המשלם. אתה משלם בגין הוצאה שאתה מכיר שמתקיימת. אתה אמור למנות איזה שהוא רפרנט שיבקר, בהנחה שבאמת מתקיים ואתה רוצה לראות אם מתקיים כנדרש או כמשולם. מדובר פה בסעיף שמ-day one לא מתקיים. אני שואל אותך מה הסיבה שצעד אלמנטרי, החלטה מנהלית, לעצור את התשלום ושיידון הנושא בבית המשפט אחרי שאתה קודם כל עצרת את ההזרמה של הכסף? אז השאלה אם משתלם או לא משתלם ומה משתלם כרגע בהליך תלוי ועומד בבית המשפט. אנחנו, אגב, בצו מניעה. מתי הגשתם צו מניעה בעניין? לא אנחנו הגשנו. מתי אתם הגשתם ובעקבות זה הוצא צו מניעה? אנחנו הוצאנו חוזר, אני לא זוכר. אבל אני יכול להגיד לאדוני שאחרי שהאגרת יצאה. תכף יבדקו, את האגרות לא אני מוציא. אחרי שהאגרת יצאה, האגרת שהתייחסה לנסיעות. החברות ניגשו לבית המשפט, כמו שהן יודעות לעשות וקיבלו צו מניעה. ועד שההליך לא יסתיים צו המניעה עומד בתוקף.

אז אני אבדוק ואני אומר לאדוני, אני לא זוכר בעל פה. אוקיי. באחד השקפים הקודמים,

תסתכל רגע על השקף הזה אדוני. אנחנו כרגע במשטר שבו אנחנו פועלים תחת הוראות של בית משפט בצו מניעה בהליך משפטי שטרם הסתיים. אני מקדם בברכה את הגעתו של חברי, חה"כ יואב סגלוביץ'. לא מובן מאליו שהגעת ביום כזה. אני גם יודע שהיו מתוכננים לך סיורים בצפון. שמעת על הדיון והלשכות שלנו התעדכנו שאתה תעשה מאמץ להגיע. אני מודה לך על כך.

אני עדיין, חזרתי לשקף הזה. לא, זה השקף של הבית, השקף של התעריף. תכף, שנייה. שנייה. אנחנו נמצאים בשקף הזה. מצד ימין למטה הקפנו באדום שתשלום הוצאות הנסיעה מתייחס לעובדים ישראלים בלבד. בלבד. בפועל - - - זה לא המכרז - - - זה מה שאנחנו כתבנו. זה בדיוק מה שהחברות תוקפות. - - - אנחנו כן משלמים. כמה זמן החברות תוקפות?

אני פה במצב שאני צריך להגן על עמדת החברות שמולן - - - לא, אני שואל שאלה, כמה זמן הנושא נדון בבית משפט? הרבה זמן. כמה זמן? לפחות שנה. יופי, נפלא. מה עשיתם עוד 14 שנה אחורה? שילמתם מיליארדי שקלים. אין עוררין, אין עוררין ששילמתם מיליארדי שקלים על סעיף שלא התקיים. אתה מסכים איתי? כן או לא? אני כרגע לא יכול לומר לאדוני. אני שואל, אתה יודע מה?

רק תקשיבו רגע משהו. אני לא יודע, כי העובדות טרם הוכרעו. לא, לא, לא. שניונת. אני אומר את זה בזהירות, אני חשבתי שאדוני יושב הראש צודק, לכן ההליך מתקיים. כרגע אני לא יודע אם אדוני יושב הראש צודק, משום שכרגע זה בהליך משפטי. לפני שנה הגעתם למסקנה שכנראה אני צודק, לכן התחלתם הליך? לכן, נכון. יופי. ואני מבקש לקחת אותך עוד 14 שנה אחורה, שזה 15 שנה מהיום. אני לא פונה אליך פרסונלית. הרי מישהו עשה את התפקיד הזה לפני כן. אני מבקש לדעת, כשלפני 15 שנים התחלתם לקבל כל שנה 152 מיליון שקלים, שאין להם הצדקה. שלא מתקיימות. ההוצאות האלה לא מתקיימות, לעולם לא יתקיימו. מה אמרתם לעצמכם? אז הרי הוצאו מיליארדים מקופת המדינה. מה אמרתם לעצמכם כל שנה? אנחנו משלמים כי למה? למרות שכתוב שההוצאה הזאת תתקיים אך ורק בעובדים ישראלים. תסבירו לי. תראו, יש לי המון המון שאלות. אם על שאלה אחת אני אתכם 20 דקות, אנחנו לא נצא מפה עד הבוקר מחר. שאלה פשוטה, תשובה פשוטה. 15 שנים אתם משלמים מיליארדי שקלים רק על הסעיף הזה. מה חשבתם לעצמכם? אם לא הגשתם מלפני שנה הליכים, אז כנראה שאתם חושבים שהם צודקים ואני פה בבעיה. אבל אם הגשתם לפני שנה, אני לא ידעתי את זה, משמע שאתם חושבים, חשבתם לפני שנה את המסקנה שהגעתי אליה היום. למה חיכיתם עם זה 14 שנים? אם אפשר לחזור לתעריף, אני יש משהו בהסבר שאני חייב להסביר. בוא נחזור לתעריף. לאיזה שקף אתה רוצה שנחזור? לזה, לשקף של התעריף, אחד אחורה. עכשיו אני אקריא מתוכו. תראה, תעריף הנסיעות כתוב על גבי השקף חופשי חודשי כפול 80% ולפי ה-80% מחושב ערך השעה.

נכון. אדוני, סבלנות שנייה. נכון, נכון, אתה צודק. דובר על ערך לשעה.

מי שעובד חלקית, פחות שעות, ממילא המכפלה אצלו היא בפחות שעות שהוא עובד. ה-80%, המכפלה של ה-80% לא מבטא את ערך השעה. הוא לא מבטא את ההעסקה החלקית. הוא מבטא את העובדה שאנחנו ידענו כבר אז שבחלק מהמקרים המטפל לא צריך,

מה זה בחלק מהמקרים? באיזה מקרים כן? ב-20% מהמקרים המטפל לא צריך, זה מופיע בכתבי בית הדין ששלחתי. המטפל גר בבית המטופל ולכן לא צריך נסיעות. ולכן יש פה הכפלה. רק ב-20% לא? זה מה שחשבנו אז. רק 20% לא?

אתה יודע מה? תשמע, אני כל כך מאושר מהתשובה שאני מקבל ואני שואל את עצמי למה לא הביאו את המתנה הזאת לפגישה שניהלתי עם מנכ"לית המוסד ומנהלת האגף. איפה היית? זאת תשובה. אדוני, אני שאלתי את אותה שאלה. אתה צודק ואני מצר על כך. אבל זו תשובה. זו תשובה עניינית. סוף סוף מישהו עונה לי ענייני, מקצועי. זאת אומרת, שאם הגעתם למספר של 20% לא אתם יודעים ש-80% הוא כן. תראה לי בבקשה את ה-80%. אז אני אומר לאדוני, קודם כל זה על כלל העובדים. זה כולל העובדים הישראלים. לא, לא, אני מדבר על העובדים הזרים. אז אדוני, זה בדיוק לב המחלוקת בהליך המשפטי. מה האחוז שכן, מה האחוז שלא.

כשגוף מגיע למסקנה, כשגורם משלם מגיע למסקנה ש-20% הוא לא, משמע הוא יודע ש-80% הוא כן. חבר הכנסת סגלוביץ', אתה מבין את זה שונה ממני?

פשוט, שאלה פשוטה. הרי כשאתה אומר 20% הוא לא, זה אומר 80% הוא כן. תראו לי בבקשה את ה-80% של הכן. כי אני מדבר רק על עובדים זרים.

ה-80% של הכן מורכב מכל העובדים הישראלים שהם כן נוסעים.

התחשיב של 152 מיליון בערכים נומינליים לשנה הוא רק לעובדים הזרים. רק לסיעוד הביתי. אז אל תגיד לי שקללת בתוך זה גם את העובדים הישראלים. העובד הישראלי זה תחשיב אחר לגמרי.

מבחינתי כלפיך אמור להיות תחשיב אחר לגמרי. אני בודדתי את זה. אמרתי נדבר רק על אותה כמות של העובדים הזרים בסיעוד הביתי. אולי אני אעשה סדר.

אחד מהקשיים של מבנה התעריף מבחינת הנוכחי שלכן אנחנו רוצים לשנות אותו הוא - - - מה שאתה רוצה לשנות לעתיד אני לא שם. אין לי את הפריווילגיה לדבר איתך על מכרז העתיד. אני רוצה לדעת איך 15 שנים גוף כל כך רציני כמו המוסד לביטוח לאומי מרוקן את כספי משלם המיסים בהעברה לחברות סיעוד על סעיפים שמעולם לא התקיימו. מעולם לא התקיימו. עכשיו אתה אומר לי 20% כן. אני מאושר. תראה לי את ה-80% של הלא. לא, זאת אומרת את ה-80% של הכן. יש לי הרגשה אדוני שלא ראית את כל פסקי הדין שאני העברתי. אין לך מושג עד כמה ראיתי ועד כמה נאלצתי לקרוא אותם בעיניים טרוטות עד 5:00 עם צוות לשכתי, 84 עמודים של פסק דין מ-2005, שלוש שנים לפני המכרז הרלוונטי. אין לך מושג עד כמה שקראתי על סעיפים שלא שייכים, כולל המרקורים שלכם. תאמין לי שאני מצוי מעט יותר מהמעט שאני מראה לך.

מעט יותר, לא הרבה.

ועדיין אני שואל אותך שאלה פשוטה, תסביר לי, תראה, יש לי שתי שאלות שאני לא אשחרר.

וגם אם אני אצטרך לדחות את דיוני ההמשך שלי היום אני דוחה אותם.

אני רוצה להסביר ואתה - - - שתי שאלות שהצטברו עד עכשיו: א', אם הגעתם למסקנה ש-20% הם לא, תראו לי את ה-80% של הכן.

אם לפני שנה הגעתם למסקנה שאני צודק למה לא עשיתם את זה 14 שנה אחורה? אלה שתי שאלות לא מורכבות. תשובה שאמורה, אני אמור לקבל אותה ממש ככה בקולה. תנו לי תשובה כדי שאני אוכל לעבור הלאה. אני רוצה לעבור לשאלות המורכבות יותר. חבל, למה אנחנו צריכים להתעכב בשאלות הפשוטות? אדוני, זאת לא שאלה פשוטה. מאוד פשוטה. אז אדוני, תן לי חמש דקות, אני אסביר. קיבלת.

80% זה התעריף, זאת שורת התעריף לכל המועסקים בישראל: עובדים זרים ועובדים ישראלים ביחד. התמה הייתה שכיוון שצריך לשלם את ה-100 ואחת מבעיות התעריף היא שאנחנו עושים, מחשבים ממוצעים. התמה הייתה שאנחנו משלמים, אדוני, זה החלק החשוב. כן, בבקשה.

הרעיון הוא שאנחנו לא עובדים, לא מסוגלים לעבור אחד אחד, כל עובד לדעת מה הוא מקבל. אנחנו משלמים בממוצע, מתוך הנחה שיהיו כאלה שמקבלים יותר ויהיו כאלה שמקבלים פחות. ולכן התשלום הוא אחיד לכולם.

כשאומרים אנחנו מחשבים לפי 80% אנחנו אומרים אנחנו יודעים שיש 80% שמקבלים את ה-100 ויש 20% שלא מקבלים, כי הם גרים בבית המבוטח. עכשיו השאלה היא מיהם אותם 20% האלה.

יגידו לך, אבל זה אדוני הקושי. משום שבכל מקום - - - שאל על הכשרות.

בכל מקום שהגענו לבתי משפט, ואלה פסקי הדין שאני צירפתי.

אז אמרו נציגי החברות, בסדר. אתה אומר לי, אנחנו נצא מתוך נקודת הנחה שאחוז המועסקים הזרים בבתי המטופלים הם 20% אז אנחנו גוזרים מכך שאם אנחנו מורידים 20% תשלום זה יוצר איזה שהוא מאזן.

ואני אומר עוד פעם - - - זה מה שאתה אומר לי. אני אומר שהחברות הביאו תלושים במסגרת ההליך שהם כן משלמים נסיעות. כמה עובדים ישראלים מועסקים בחברות הסיעוד? רגע, אדוני לא שמע. שואל אותך שאלה. רגע, אבל עוד לא סיימתי את התשובה הקודמת.

החברות במסגרת ההליך המתנהל מביאות תלושים,

החברות במסגרת ההליך המתנהל מביאות תלושי שכר של עובדים זרים ומראות שיש שם שורת תשלום. חמור כשלעצמו, עוד מעט אני אגיע לזה. חמור כשלעצמו. ואוי ואבוי שאתה משתמש בזה כאיזה שהוא טיעון שלהם לבתי משפט בשביל להסביר למה באמת הם אמורים לקבל את זה. כי מראש, גם אם הם מראים שורה, אגב, זה לא רציף.

אגב, זה לא רציף.

אדוני הופך את היוצרות. אני הופך את היוצרות? לא, לא, לא, אני אסביר לך. בית המשפט נותן לי צווים ואדוני מאשים אותי. אני אסביר, אני אסביר. על צו שקיבלתי מבית משפט. אדוני, אני אסביר. אז אני אזמין את אדוני לבית המשפט. אז הנה, אני מסביר.

יראה בעצמו איך זה מתנהל. אז הנה, אני מסביר.

אתה אומר לי מגיעות נציגויות של חברות הסיעוד לבית המשפט ואומרות תראו אפילו בתלושים שאנחנו משלמים, תנו לנו.

בואו תתעלמו מכך שאנחנו לא אמורים לשלם, אז למה תביאו לנו.

אם אתם משלמים אתם לא משלמים את זה כתוספת, אלא כנגזרת מהשכר הידוע, וזה כדי לחמוק משאר הפרשות רלוונטיות של סעיפים אחרים. ואני שואל אותך איך באותו רגע אתה לא אומר להם עכשיו גם תלונה במשטרה. כי אתם עושים שימוש כוזב במסמכי תאגיד. אתם מפברקים תלושים. זה סעיף אחר. אני שואל אותך, איך אתה מביא לי את זה כטיעון שלהם? איך אתה לא פונה לבית המשפט ואתה לא אומר תעצרו. אבל אדוני, אני בבית משפט בדיוק בגלל הדבר הזה. וכרגע בית המשפט לא מאפשר לי להתקדם, כי העניין הזה בבדיקה. אבל אני טענתי את מה שאדוני טוען אני טענתי בבית משפט. אנחנו בהליכים. לפני שנה?

למה חיכית 14 שנה? אדוני, אני לא. שואל אותך. אז אני עונה לאדוני. אני לא עוסק בעבר. אני כן.

כי הואלתם לא לחדש מכרז 15 שנים. לא, זה לא בגלל המוסד אדוני. לא משנה למה. עדיין אנחנו מתנהלים עם מכרז שמתקיים 15 שנים. ואם הוא היה מתחדש לפני שלוש שנים הייתה לי אתכם בעיה שנתיים. אבל זה זמן סביר, זה איזה שהיא סטיית תקן, שעד שהמערכת עולה על איזה שהיא לקונה. 14 שנים לא עליתם על מה שתוך כמה לילות אני עליתי,

ואני לא בקיא בתחום כמוכם. ואז הגעתם לבית משפט.

לקבל את פסק הדין, צו הביניים הרלוונטי מלפני שנה שעוסק בתחום הזה. כי אני לא ראיתי אותו. נביא לך, אין בעיה. לא.

כל כך התאמצתם אתה והגב' גבאי לשלוח לנו פסקי דין. זה רק אני אדוני.

גם מהגב' גבאי קיבלתי. אתה מבין? אני עושה שיעורי בית. לא ידעתי, לא ידעתי.

אז לפני שאתה שלחת, במאמץ רב, אפילו באמצע הלילה, קיבלנו פסקי דין. אני שואל את כל הנוכחים פה שאלה. לשלוח לי פסק דין לפני, שלוש שנים לפני שנחתם אותו מכרז מלפני 15. זאת אומרת, פסק דין לא רלוונטי שלא שייך למכרז הזה, לפני 18 שנה. אבל לא פסק דין רלוונטי בסעיף המדובר הזה, שדן בזה לפני שנה.

כוונו אותי.

הוא מתכוון על פסק הדין של הנסיעות עכשיו, על צו המניעה. אני שלחתי רק דברים רלוונטיים. 1315/04. לתת לי לקרוא פסקי דין מלפני 18 שנה שלא רלוונטיים למכרז הזה, שלא עוסקים בזה, אבל לא לעדכן אותי בצו ביניים שניתן לפני שנה בסעיף הזה? אני רוצה לומר לאדוני. אדוני, אם אפשר עוד משפט. קודם כל, פסק הדין 1315 אני העברתי לעדן. אני מתנצל, לא נורא שאדוני קרא אותו,

פסק דין חשוב. אבל העברתי אותו בגלל השורה שמרקרתי בו.

בוא תספר אותה לנוכחים.

הוא קובע? הוא קובע בסוף - - - עו"ד נקש, מעניין, תקריא. אני מקריא, אדוני. אומר השופט אוקון "יש לזכור", רק במילה. במה עסקה העתירה?

העתירה הייתה אחרי שהצלחנו לשכנע את בית המשפט שמותר לנו להוציא מכרז, כי בהתחלה

- - - שחשבתי שצריך לקבל 31 נקודה זה פלוס 4%. שגם זה כתוב במכרז. וגם על זה היה לנו הליך וגם שם - - - מה זה פלוס 4%?

מה שאלה פשוטה.

אז אמרתי לאדוני, אני לא זוכר אם במסגרת ההליכים שהוזכרו. יש לך מישהו בלשכה שיכול לבדוק לי את זה?

משום שזה היה לפני שאני ניהלתי. אבל זו שאלה

יש לנו הליך גישור שהוא מן הסתם חסוי לפרוטוקול,

אבל התקיים הליך גישור בתיק הזה ואני הייתי נוכחת. אני שואל מה הוביל לכך שהגענו להליך

לכן הקראתי את השורה הזאת מתוך פסק הדין של אוקון.

משום שכשאני אומר למה לפלוני לא שילמת? הוא אומר בסדר, לפלוני לא שילמתי אבל לאלמוני שילמתי כפול.

חברות הסיעוד בבית

אז הנה, אז אני עונה.

הם מקבלים על זה דמי כיס באופן עצמאי מהמשפחה.

מה הם אומרים אותי לא מעניין. מה הם אומרים אותי לא מעניין. אני הגורם המשלם, אני יושב על השלטר של כספי המדינה.

אדוני, אלה התשובות שיש לי.

אני דורש ממך עכשיו לקבל החלטה לעצירה מנהלית, באופן מיידי, ברגע

התעריף לשעה של ביטוח לאומי - - - אדוני,

לאט לאט. מר רז, לאט לאט, ברשותך. רגע, תן לי לסיים.

אתה תדבר רק על מה שאני בוחר.

אתה יכול לתת לי לסיים?

אני, אני, אתה יכול לתת לי לסיים? כן, אבל רק תענה לי על השאלה. אל תוציא אותי מקו התשובה. אין בעיה. אבל רק שאלה פשוטה.

כל הטענות - - - לא,

אני רוצה להגיד את מה שאני רוצה להגיד. אתה יכול לתת לי להגיד?

כי בטעות הבנתי מדבריך שאתה רק אמרת את זה ולא כתבת. אז בוא נעבור הלאה. תמשיך, תסיים את תשובתך ואז תהיה לי עוד שאלה. לא, יש

לא, חלילה וחס. הכסף הועבר, הכסף הועבר לעובד. תכף נדבר על זה. הכסף הועבר לעובד. תכף נדבר על זה. עכשיו השאלה היא, האם, השאלה היא האם הייתי צריך להעביר לו

אני לא ראיתי שום דבר מה שיש לך עכשיו על השולחן, שאתה אומר שיש לך.

זכויותיו הם כמו לכל עובד ישראלי. צו ההרחבה לא

מכיוון שאתה מאוד מאוד מסייע לי,

דבר שיקל גם על השאלות שאני אצטרך לשאול אותך בעתיד. אז אני שוב פעם שב ומודה לך אדוני.

עד שתמצא את אותם מסמכים, לשתף אותנו מיהם המעורבים

זה מה ששאלתי.

ואז תגיד ש-לכשכן היא כבר נכנסה באופן מיידי,

היא קיבלה נפקות. אדוני, זאת לא החלטה שלי. למוסד יש מנהלה, אני היועץ המשפטי. אני יכול להמתיק איתך סוד?

אני - - - לגורמים בכירים עד בכירים מאוד במוסד לביטוח לאומי כמה

אבל בכל שיחות הבירור שעורך הדין שלכם היה ואנחנו נעביר לוועדה. זה לא רלוונטי, אתם לא דיברתם על זה. לא העליתם את הדבר הזה.

ואם הסכמתם לדבר הזה, זה גם לא עלה במסגרת התביעה שלכם וגם לא בהליך הגישור.

ואני העליתי נושא ואמרתי מה אנחנו הצענו. יש מקום לשבת

כמה עשרות עד 100 וקצת לכל אחד, תלושים של עובדים זרים בחברות סיעוד,

גברתי היועצת המשפטית, שבדרך פלא כל מה שדגמנו אין בהם סעיף

תלוי במה - - - לא.

אני אומר לך משהו,

אני לא עושה אף סלקציה בין התלושים שקיבלתי. זאת אומרת, אם באחד מהם יש, אז הוא אמור להיות

סקרנו בנושא הזה 74 חברות.

את רוב החברות.

כמה? גברתי, 75% נבדקים.

אנחנו לא בודקים אלפים של תלושים. כמה בדקתם?

מבדיקה שהיא לא מדגמית. היא כמות שהיא יחסית גדולה.

367 עובדים זרים נדגמו, מתוכם 40 ביחס לחלוקה לחברות.

משהו כמו 10%. נכון. יש לנו עכשיו אינדיקציה. יש לנו 10% משולמים. זאת אומרת שאני נפלתי על ה-90% הלא מופרשים.

אני מכיר מקרים שבהם זכאי מאושפז תקופה ממושכת בבית חולים.

והעובד לא נמצא בכל שעות היממה. כי אין מקום, בית חולים לא יודע

אני אמרתי שחברות הסיעוד טוענות שהעובדים יש להם זכות לטעון שהם נוסעים - - - כן,

הן לא גרות 365 יום אצל הקשיש בבית. ומגיע לך על זה

אתה חייב להתחשב ביכולת שלי להבין את כל מה שאתה אומר,

למה הציניות הזאת? ממש לא. כעובדה אתה המון שנים.

אני מכבד אותך וציניות לא במקום. אדוני, כעובדה אתה המון שנים בתחום. כעובדה אתה שוחה בתחום כמו דג במים. כעובדה אני בסך הכול תשעה חודשים חבר כנסת. לא עסקתי בתחום הסיעוד קודם. אני לא מכיר את הנושא מעבר - - - חבל שלא למדת לפני שהתחלת להתעסק בזה וראית את התחום הסיעוד.

אז ראית - - - אתה מסתכל דרך המשקפיים הצרות של התעריף. אתה לא רואה את כל הדברים שקיימים מסביב.

אתה לא רואה את איכות החיים שניתנת לקשישים. אתה לא רואה מה קורה - - - ומה קורה בקורונה. וחרף הניסיון הרב שלך בתחום - - - את זה אתה לא רואה. אתה רואה רק מה שאתה מסתכל דרך המשקפיים שלך. וחרף הניסיון הרב שלך בתחום והפעילות הברוכה שלך, בכלל ובפרט, בסוף בסוף רצה הגורל ואני יושב ראש הוועדה הזאת. אז תאפשר לי להחליט מה אני בודק. תאפשר לי להחליט מה אני שואל. ותאפשר לי להחליט לאן אני לוקח את דיוני הוועדה שלי.

עכשיו, באותו עניין שדיברת עליו, נמצא איתנו פה נציג קו לעובד. נכון? כן כבודו. אני אשמח בבקשה,

אני מאוד מודה לך בכלל ובפרט על הסבלנות. אם אפשר בבקשה רק להוריד את המיקרופונים בדרך, שאני אוכל לראות את זיו פניו. אני אשמח בבקשה לקבל את התייחסותכם כתנועה שמאוד מאוד דואגת לזכויות העובדים, להצעה שהועלתה פה והנושאים שנבחנים. לעניין פוטנציאל התביעות של העובדים בגין הוצאה שלא מתקיימת ואם היא משולמת או לא. אין בעיה. אני כן אגיד תודה רבה על דיון הזה. הוא באמת מאוד מאוד חשוב.

אני כמובן לא יכול לדבר בשם כל העובדים, אני אדבר בשם קו לעובד. כן, כן, כן. אנחנו במעמד ידיד בית משפט בהליך המשפטי שמוזכר פה. ביקשנו להצטרף אליו כדי להביע את עמדתנו. אנחנו גם נגיע בדיון הקרוב בנובמבר. אנחנו לא שותפים לחשש ולתפיסה שהוצגה כאן על ידי חברות הסיעוד. חברים, זאת כותרת. זאת כותרת.

אנחנו חושבים שגם לפי הטענות על צו ההרחבה ועל הזכאות מכוח דיני העבודה להחזרי נסיעות, בנסיבות שבהן מדובר בעובד ומטופל שמתגוררים בבית, אני לא מדבר על אשפוז בבית חולים. גם לפי צו ההרחבה הזכאות היא רק בגין נסיעות בפועל. בגין הצגת קבלות, אחרי הצגת כתובת מדויקת מהעובד שמאפשרת מרחק עם גבול עליון של 22.60 אם אני זוכר נכון ליום. וכמובן אנחנו מדברים על חלק יחסי של חברת הסיעוד בהעסקה. כי חברת הסיעוד לא יכולה להידרש לשלם את הכול. הפערים בין זה לבין מה שאנחנו מבינים שמשולם כהוצאות שוטפות הם אסטרונומיים. וכמו שנאמר כאן, זה בסופו של דבר פוגע או במטופל הסיעודי או בעובד. אני מציע לכולם, סליחה שאני לא יכול להתאפק. בואו נצא כולנו החוצה לראות אם המשיח הגיע והתגלה.

אני אומר לכם בכנות רבה, אני לא האמנתי שאני אזכה לכזאת הבהרה. ואני שואל עכשיו אותך ואתכם, אם הם אומרים את מה שהם אומרים, איפה אתם? מיליארדים.

אנחנו איתם ביחד באותו הליך, הם בצד שלנו. עכשיו, אתם הצעתם הצעה. למה אתם לא רוצים לקיים אותה? טוב נו, בואו. אנחנו לא עוזבים את זה. אגב, יש פה נציג מחברת סיעוד או עמותה? לא יודע, לא? כי נאמר לי שכן יגיעו. אתה יכול בבקשה להעלות מישהו כזה? כי אתה לא מעסיק בפועל, אתה יושב ראש האיגוד. טוב, אני מבקש להעלות לשידור כרגע את יושב ראש עמותות חברות הסיעוד טל חדד. רק שיידעו כל אותן חברות הסיעוד והעמותות הגדולות שכבר נעתרו להפצרותיי והפצרות הוועדה והואילו להגיע לכאן ובסוף לא הגיעו, הואילו לאשר הגעה. לא הגיעו, אף אחד מהם. בדרך כלל הם מהראשונים כאן. שאני מאוד מאוד נפגע. ממש. אדוני, אני מתנצל, אני צריך לצאת ב-13:00. אני מבין שיש לכם עוד שאלות אליי.

אז אפשר לשאול אותן. רק להשלים את מה שאדוני שאל קודם. אני קיבלתי את התשובה תוך כדי. צו המניעה שדנו בו ניתן ב-19.4.2021. וההליך המשפטי התחיל במרץ 2021, חודש קודם.

על מה? זה מה שאני שאלתי. על נושא הנסיעות. אתם הגשתם עתירה להפסיק? אמרתי אדוני, אנחנו הוצאנו חוזר, הוצאנו אגרת מה שנקרא אצלנו. ובקשה לצו מניעה הוציאו החברות. האגרת ביקשה להסדיר את המצב. החברות הגישו בקשה לצו מניעה וקיבלו אותו. באיזו תואנה? אני אמציא לאדוני את כל המסמכים.

כי אומר מר רז שהוא לא נדרש להגיע לאותה אגרת. הוא כמה שנים קודם פונה אליכם ומבקש מכם להפסיק לקבל ולשלם, אם רק תוציאו לו מכתב שיפוי שיעגן וייתן לו בטוחה שהוא לא ייתבע, שהוא לא יהיה חשוף. ולא הסכמתם. אבל כבר אמרתי לאדוני שאני לא מכיר פנייה כזאת. ושמעת מאדוני שגם היושבים מאחוריי בטור לא מכירים פנייה כזאת. אנחנו נבדוק את זה.

וגם מר רז יעדכן אותי מי היה לצידו ואל מי הם פנו ומתי בעניין ההצעה. ואני רק לא מבין מר רז, רק שאלה. אם זו הייתה יוזמה שלכם מלפני כמה שנים, באיזה היגיון הגשתם על זה צו מניעה? למה לא אמרתם אנחנו זה שפנינו אליכם, לא צריך בית משפט. בואו, תוציאו לי רק מכתב שיפוי וגמרנו עניין.

מה הסיבה שלא? לא ככה? ההתדיינות היא מול שתי חברות, לא מול איגוד, לא מול כלל החברות. זה חברות שביטוח לאומי רצה לעשות להן סנקציות ובלית ברירה הן הגישו עתירה. העובדה היא שבית המשפט - - - שכללה את כל, שכללה את כל המאה אחוז. אבל האגרת היא כללית לכולם. - - - מדברת בעד עצמה.

לא, אז אני מנסה רגע להבין. כל פעם כשאני חושב שאני מסיים פרק ואני עובר נושא אתם מפילים עליי עוד פצצה. האגרת היא לכלל העובדים. לכלל החברות. לכלל החברות.

ושתיים מתוכן פנו והצו מניעה הוא למאה אחוז?

שתיים מהן פנו, שהשתיים האלה לא הסכימו לתקן ליקויים שחברות אחרות כן תיקנו. ולכן השתיים האלה נמצאות בהליך. והמצב, בצו מניעה קיבלנו להשאיר את המצב כפי שהוא ולא להפעיל סנקציות.

לא, צו המניעה הוא גורף או רק לעותרות? לא, לא, הוא גורף. מה ההיגיון? אבל זה לא משנה.

החברות שתיקנו גם הן תיקנו ומשלמות נסיעות בגובה המותר לפי החוק. גם הן משלמות. ועוד פעם אני חוזר ומדגיש, שלא תהיה אי הבנה. אין על הנסיעות, על הכסף הזה אין תנאים סוציאליים ואם שילמו אותו זה לא בשביל לחסוך תנאים סוציאליים או משהו מסוג זה. התעריף יש עליו זכויות סוציאליות. על נסיעות אין. ואם לא משלמים אותו בנסיעות גם לא יכולים לשלם אותו בשכר.

אנחנו לא נעבור לדובר הבא, הוא יצטרך להמתין. כי אני רוצה ליהנות מהנוכחות של היועץ המשפטי למוסד לביטוח לאומי. שקף 9 בבקשה. אנחנו עוברים לסעיף שאני מודה שאפילו מביך אותי לדון בו. המוסד לביטוח לאומי משלם, משלם משכר העובד 3.5% בגין תשלום דמי ביטוח לאומי. זאת אומרת, הוא משלם בשביל עצמו. הוא מפריש. כשחברות הסיעוד מחויבות לשלם רק 0.59%. זאת אומרת, הטולרנס בין מה שהביטוח לאומי משלם, לנכות, לבין מה שאמורים לקזז וזה לעצמו, הוא 2 נקודה משהו אחוז. 2.91% אם אני לא טועה. נכון? אני אשמח שאדוני יסביר לי את התוצאה הזאת. אני אומר לאדוני, זה בעצם אותו דבר כמו הנושא של הנסיעות. כיוון שאנחנו, התעריף הוא תעריף שעתי ממוצע, הוא לוקח את כל העובדים, עושה עליהם ערך ממוצע ולפי זה משלם את ערך השעה. זה לא אומר שהעובד הספציפי הזה זה מה שמשלמים עליו. אוקיי. נחזור. רציתי לדלג פעם שעברה בסוגיה הזאת, אבל עכשיו אתה אומר לי אל תוותר על זה. כמה עובדים ישראלים מועסקים בחברות הסיעוד? סדר גודל של 150,000. אני מכיר 120,000. בסדר? מישהו רוצה לדייק לי את הנתונים בין 150 ל-120? בסביבות 149,000 מטפלים כולל בני משפחה שרשומים בחברות הסיעוד. אין בעיה, זה נקרא מועסקים זה, אוקיי. שאגב, מוצא להם תלוש?

בני משפחה?

150,000. כמה שעות ממוצע לעובד? כמה שעות ממוצע למועסק? לא, זה לעובדים זרים. כמה שעות ממוצע למועסק ישראלי? שאלה בסיסית. אני עדיין ממתין, אגב, לתשובה.

אני מציע שאת התשובות המספריות נמציא לכם בכתב אחר כך.

לא, לא,

אני רוצה לספר לכם משהו. זאת לא שאלה בסיסית. עד הרגע הזה, אדוני,

עד הרגע הזה לא שאלתי אף שאלה שלא שאלתי אתכם קודם. אתם הייתם אמורים להגיע לכאן כבר שבוע שעבר. פעמיים נדחה הדיון רק בצל החסימות צירים מרכזיים.

הייתי אמור לקבל את התשובה הזאת ואת שאר השאלות,

קודם. אני לא מפתיע אתכם. אנחנו התייחסנו לשאלות הוועדה בכתב.

תראי,

שמע, לא נראה לי כל כך סביר. מה, יכול להיות שהשף נכנס לאותה משוואה של הדיילת כניסה?

או של הבחור שמנקה בלילה את החניה? לא יכול

אנחנו בונים את התעריף על פי הנחות שמגיעים מביטוח לאומי.

כל בניית התעריף נעשתה לצורך המכרז הקודם. ועל סמך ההנחות שהיו בזמנו. מאז התעריף מתעדכן מעת לעת בהתאם לעלויות שרלוונטיות. ברשותך אדוני, רק לגבי מה, הנתון שכרגע אדוני

הציף את כל הסיפור.

הבנתי. זאת אומרת שאומר לי אדוני שכדרך בניית - - - רק אני אסיים את המשפט.

כאשר באנו לבחון את התעריף הנוכחי,

ואולם בנסיבות מן אלה יהיה נותן השירותים רשאי להודיע למוסד בכתב על סיום ההתקשרות, מבלי שהדבר ייחשב הפרה של החוזה מצידו". כל זה כלפי מעלה.

אני אומר לא, עכשיו זה פני עתיד. כל יום שאני משלם הוצאה שכבר עליתי עליה שהיא לא לצורך, זה פני

אני מבקש קודם כל Handbrake, מיידי, הרגע. זה חירום. אחרי זה, מה לפני זה?

הנה, אני מדייק את זה הרגע.

התעריף. אם יורשה לי רגע להתייחס למשהו.

כמו שאתה יודע לפי ההסכם הזה והכללים, זה צריך לבוא לשנות אותו בוועדת תעריפים.

אני לא אומר שקל, אני לא אומר 100 שקלים. אדוני, חישוב התעריף הוא לא

כדי חייו של מכרז ואם אנחנו יכולים לעשות, עוד פעם. אז מה הטעם בסעיף הזה בכלל? אבל אדוני, אני אומר עוד פעם. זה לא שאלה. אני שואל

לא, לא.

בסעיף הזה הביטוח הלאומי לא מוזכר.

למה להפיל עליהם את הכול? כי הביטוח הלאומי הוא האבא והאמא של המכרז

זה לא בפומרנץ. פשוט, יש לנו פה

סעיף בחוזה אומר שאתה מנחה אותם מעת לעת אם להוריד, כמה ולמה.

כמה

רק שייתן לו מכתב שיפוי שאם הוא ייתבע על ידי הקו לעובד שמצהיר שהוא לא יתבע, כי הוא מצהיר שזה אפילו בניגוד

ומשום מה, יש איזה שהיא השפעה מאגית שמיליארדים שאף אחד לא רוצה להוציא אותם נאחזים בקרנות המזבח למה להמשיך להוציא אותם. זה בפועל.

כי כל אחד מסביר התיקון הוא לא

הוא לא אמר שלא להעביר את הכסף, כי זה,

לא, בוודאי זה מה שהוא אמר.

הוא אמר שהוא מבקש מהביטוח הלאומי שהם לא ישלמו את הכסף לעובדים זרים. ויש פה הבדל בסמנטיקה הזאת. ולמה? כי את

הוא יאשר את דבריי או יכחיש. אז בוא, בוא נראה. יש שתי שאלות פה. יש שתי שאלות. יש שאלה אחת שאומרת האם

השאלה השנייה שנשאלה האם הכסף אכן משולם לעובדים,

והאם זה בסדר.

ביוזמה שלו,

אנחנו פנינו, אני ולא רק אני, לפני כמה שנים, לביטוח הלאומי ואמרתי אל תעבירו לנו ולא נעביר

אוקיי, אז בוא תדייק אותם.

אני רק מזכיר לך שמעבר לעבודה שהזיכרון שלי הוא לא כל כך רע.

אני חוזר על מה

אבל משלמים לעובד, זה לא נשאר בחברת הסיעוד. מה שאני אמרתי לטענה של קודמתה, והיא צודקת נטלי במה שהיא אמרה. קודמתה של נטלי בתפקיד,

אז אני אמרתי לה אם את רוצה שלא נשלם נסיעות, תני לנו מכתב שיפוי. לא אמרתי אל תשלמו, כן

שואל שאלה פשוטה.

לא, אין בעיה, אבל שאלה פשוטה, תשובה פשוטה.

על החוקיות של תשלום נסיעות לעובדים זרים.

כי יתבעו אותנו. אבל אני רוצה להוסיף לזה עוד משפט אחד.

אנחנו משלמים לו חופשי חודשי,

לסיכומו של דבר, שיהיה ברור, אם אנחנו לא נשלם לעובד הזר

אני שואל שאלה. זו לא סוגיה אחרת, זאת הסוגייה. לא, לא, לא. האם מקובל עליך שמצד אחד ביטוח לאומי מפסיק לתת לכם כסף בגין נסיעות.

במקביל לזה הביטוח הלאומי נותן לך מכתב שיפוי שאם העובד או

תראה, זה לא, אתה יושב ראש, אני יושב בזום. תן לי לדבר, אני אדבר. אתה לא רוצה, אני לא אדבר.

האמת של

נכון, נכון.

אני רק אומר שתדע - - - אני הבנתי שזה הדיון, רק אתה לקחת את זה לשם. אתה יודע מה? לא, אני לא לקחתי לשם.

אתה כל פעם גורם לי להסתקרן מחדש מה הסיבה שאני לא רציתי לגעת בסכום, אם אתם משלמים בכלל. ואתה

0.59 עובד זר. אף אחד לא מבקש אחרת. אף אחד לא דורש אחרת. אבל משולם לעובד זר במקום 0.59, משולם 3.5. האם אדוני יודע את זה? אני, א', כל הנתונים פה בדיון הם נתונים שאני, היום אתה מדבר איתי. אבל אני אגיד. לא, לא, אני אכנס את השאלה אדוני, סליחה. האם בהנחה שמה שסקרתי בפניך כרגע הוא נכון, האם בעקבות זה אתה תורה להפסיק לשלם את ההפרש בין 0.59 ל-3.5? שוב, התשובה שלי אותה תשובה בעניין הזה. היא חוזרת שוב מתוך עניין ועדת התעריפים.

אדוני, ועדת התעריפים. האם אדוני מתכוון בתוקף סמכותו כיושב ראש ועדת תעריפים לעדכן את הביטוח הלאומי שאין צורך לשלם את ההפרש בין 0.59 ל-3.5 לעובדים הזרים, כפי שמשולם עד היום? כפי שאמרתי מקודם, הסיפור של עדכון התעריף הוא סיפור פשוט ויחסית קל. אז מה הסיבה שאדוני לא עושה את זה?

בוועדת תעריפים נמצאים גם משרד האוצר וגם ביטוח לאומי. וככל שאפשר יהיה לשנות את התעריף.

אני שואל אם אדוני מתכוון לכנס את הוועדה ולהציע את ההצעה הזאת? שהם יתגלגלו הלאה, אין בעיה. אנחנו נכנס את הגורמים הרלוונטיים.

ונקבל החלטה.

לא, אין, בימים הקרובים. אני מניח שלא עוד 15 שנה. אנחנו כבר משלמים. אני שואל תוך כמה זמן? אני מתאר לעצמי שבימים הקרובים. כמה ימים? שבוע? אולי קצת יותר, אבל נעשה התייעצות.

בדיונים גם משפטיים וגם אחרים.

אני אמרתי, גם בקטע המשפטי וגם בעניין הכלכלי. אני מניח שאם אתה מגיע לנציגי האוצר ואתה אומר להם עליתי פה על בוננזה של חיסכון 2.9% משכר עובדים זרים, בסיעוד ביתי, אף אחד מהאוצר לא יגיד לך תעשה טובה, תכניס לנו את הכסף הזה לקופה. גם אני מניח. אבל אנחנו צריכים לעשות,

פעם אחת - - - של המספרים. אוקיי, בואו נעבור הלאה. אדוני יושב הראש, יש לי עוד משהו. כן גברתי. באותו הקשר. כתוב שחברות הסיעוד מחויבות לשלם 0.59. השאלה היא למה נכים שחיים על קצבת נכות משלמים 2%? זה נושא שהוא לא כרגע בשיח. לא, יש לך פה נציג מוועדת התעריפים. אולי אפשר לשאול אותו. אבל זה לא בתוך הדיון הזה. אני מבטיח לבקש ממנו אחרי כן לענות לך על זה.

נציג ועדת התעריפים מתבקש, אם יוכל אחרי כן, לענות לגברת החרוצה. עוד מעט יש לה שאלה שלא בתוך הדיון. אשמח אם הוא יוכל לענות לה. אני רק שואל לעניין הכינוס עד שבוע עם החלטה, אם מדובר רק לעניין הפרשה לביטוח לאומי או גם כן הנסיעות? עוד פעם, אני חושב שזה לוח זמנים לא, לא סביר. אני אסביר למה. אני אסביר למה. לא הכינוס עצמו. צריכים לבנות,

אתה מדבר על מספר מסוים של עובדים זרים מתוך ישראלים. צריכים לבדוק את זה, צריך לבדוק את השיעור. לא, אין על זה עוררין, אדוני. לא, בוא נעשה סדר. תקשיבו טוב. אתה אומר שאין על זה עוררין. אני לא יודע.

נמצאת פה הנציגה הבכירה ביותר של ביטוח לאומי שמאשרת לך ולי ולכולנו שמדובר ב-40,000 מועסקים זרים בסיעוד ביתי. נכון?

עשתה את זה כבר מספיק פעמים.

אבל מה שמתכוון חנן, דקה, אני רוצה לחדד. אפילו איגוד חברות הסיעוד אומרים את זה.

הכינוס הוא לא הבעיה ואני אגיד למה. הוועדה תתכנס. וזה מה שהוא מתכוון. עכשיו, מה שנדרש מאתנו לעשות, ככל שאני רואה את זה ככה, זה ממש ללכת רכיב רכיב בתעריף ולראות. אנחנו כביכול נדרשים לבנות תעריף לעובד זר.

עזבו, אנחנו לא שם. בתוך סל התעריפים.

חבר'ה, אני דיברתי אתכם על מעט מאוד נושאים. אבל זה לא ככה, כי בסוף, שנייה. זה קל לעשות את הלוגיקה הזאת שאתה לא צד בהסכם הזה. וקל להגיד את זה. אבל בסוף מה אתה אומר לי? כמה זמן ייקח לבנות תעריף? את צודקת, בואי. אז אני לא יודעת להגיד.

ויש חברות שנותנות לנו שירות.

אני לא רוצה להתחייב. חודשיים, שנה?

אני יכולה לעדכן בעוד, מחר בבוקר את הוועדה, אחרי שאני אתייעץ עם החברה החיצונית שלנו.

כמה זמן זה זמן סביר, ברשותך, רק שנייה קטנה. כמה זמן זה זמן סביר כדי שתגידו מעבר לזה, קודם כל עוצרים עצירה מנהלית ולא משלמים כספים. אחרי זה נדון, כדי שיגיעו לנו הנתונים? לגבי העצירה המנהלית, כפי שאמרתי, זה החלטה של - - - לא, אני שואל כמה זמן זה סביר כדי שתגידו בתוך הזמן הזה.

אין בעיה, אז תגידו כמה בעיניכם. אז דקה, אז אני אומרת. בכל זאת, מדינת ישראל משלמת מיליארדים.

נכנסה לי שיחה שאין לי פריווילגיה לא לענות אליה. יצאנו להפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 13:44 ונתחדשה בשעה 14:00.)

אני מודה לכם. הוועדה סיימה את ההפסקה שנכפתה עליה. אני מודה לכל הנוכחים שהגיעו לעניין הדיון הדחוף שהזמנתי בנושא אחר. אני מבקש את סבלנותכם. אנחנו נצטרך לסיים חלק מסוים, ככל שנספיק, בדיון שהתחלנו בבוקר. ולאחר מכן אנחנו נסיים ונפתח את הדיון מחדש בנושא החדש. אוקיי, אז אנחנו נעבור עוד איזה שהוא סעיף. אני מקווה שפה אתם תהיו איתי קצת יותר יצירתיים. כן,

שקף 10. אני רוצה לפנות בבקשה לנציג החשב הכללי בשאלה. ואם אדוני יודע להסביר לי מה המדיניות לעניין הפרשת דמי מחלה לעובד מן המניין. עובד ישראלי,

כמו כל עובד ישראלי במשק. מה המדיניות? אתה שואל אותי על התעריף ממש, על איך החלוקה? איך ההפרשה מתבצעת בפועל? אני לא זוכר בעל פה. אבל ישבנו על זה בבניית התעריף, בעבודה על המכרז החדש ואני לא זוכר.

אני לא מדבר על העסקת עובדים זרים בסיעוד ביתי. גם הזרים אותו דבר. כולם אותו דבר.

המעסיק מפריש כל חודש.

יופי. מי אדוני? דניאל אברהם, מאיגוד מגדלי הפרחים. ברוך הבא אדוני, סייעת לנו. אני שמח. יופי. זאת אומרת שהמעסיק צובר לרשות העובד על פי מפתח מסוים אחוז מסוים. וכשהעובד פורש יש איזה שהיא תקרה מסוימת שהוא יכול לנצל אותה כפדיון ימי חופשת מחלה. לא, הוא לא יכול לנצל. הוא יכול להשתמש בה רק.

הוא יכול רק להשתמש בימי המחלה.

עובד שעבר 10 שנים אצלך. צבר 100 יום, דוגמה. צבר 100 יום. הוא עוזב את העבודה, הוא לא מקבל שום דבר. ואיפה הכסף הזה?

אני מפריש לו, אני רושם לו בתלוש שמגיע לו יום מחלה. וזה ככה מצטבר. אם הוא היה חולה, הוא משתמש בזה. ולא היה חולה? לא היה חולה הוא לא מקבל.

דוגמה הפוכה, אם היה לו 30 יום, שהוא צבר 30 יום. והוא השתמש ב-50. ויש לו 50 יום מחלה, אז הוא לא מקבל יותר, רק את ה-30. נכון, יופי. אנחנו רואים פה בסימולציה שקיבלנו מהביטוח הלאומי שמראש למפרע הביטוח הלאומי מפריש 2%, 0.61 לשעה לכל שעת ההעסקה. אם העובד היה בחופש מחלה ואם לא. מישהו רוצה להתייחס לנתון הזה? אני רוצה להתייחס מתוך המכרז החדש.

לא, מה פתאום.

כי אני, שנייה רגע. לא, אבל תמיד אתם מדברים איתי על העתיד.

כי אני לא הייתי, אני לא יכול לענות על משהו שלא הייתי.

אני מספר לך שכרגע למה שלא היית, במשך 15 שנים, המוסד לביטוח לאומי מעביר לקופת חברות הסיעוד הפרשה בגין חופש מחלה שאין שום הלימה בין הניצול בפועל לבין מה שהוא מעביר דה פקטו. זאת אומרת שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לביטוח הלאומי כאילו שהעובד ניצל, מימש ובטוח הוא היה בחופש מחלה. ככה: בבניית התעריף למכרז הנוכחי, שמתנהל כבר 15 שנה, שלפו נתונים בדומה לתעריף החדש. כמה ניצול בפועל יש של ימי מחלה. לקחו בחשבון עובדים ישראלים ועובדים זרים, כי אמרנו שהמכרז הנוכחי לא עשה הפרדה בין העובדים הזרים לעובדים הישראלים. ומצאו שמדובר בממוצע של 2% ניצול ולכן זה נקבע ככה בתאריך. נכון היה אולי לבדוק את זה נסיבתית, ביחס לעובדים זרים דאז.

ובתעריף החדש, אני יודעת שלא מעניין את יושב ראש הוועדה. אבל לקחנו את זה בחשבון. מעניין מאוד, אני רק לא עוסק בזה כרגע.

כרגע לא מעניין. אבל הסקנו את המסקנות ובתעריף החדש ובמכרז החדש זה יבוא לידי ביטוי בהפרדה בין עובדים זרים לעובדים ישראלים. כרגע זה אחוז הניצול.

כשלוקחים חברת סיעוד חשוב להבין שנכון, יש כאן 0.61 אגורות,

בבקרות שאנחנו עושים זה נכון. עובדים זרים לא מנצלים הרבה ימי מחלה, כמעט ולא אפילו. כמעט ולא.

גם בבקרות שלנו זה עולה. חברות הסיעוד כן צוברות להם את הימים. שלא אומר כלום, כי גם אם הם עוזבים בסוף הם לא זכאים לפדות את זה על פי חוק. וכאילו יוצא מצב, זה בנראות של איך שאנחנו מציגים את זה עכשיו, אנחנו משלמים 0.61 אגורות לעובדים זרים, בעצם זה כסף שסתם הולך. מה זה כאילו?

רגע, שנייה. אם אנחנו נסתכל ברחל בתך הקטנה וניקח עובד זר ואת התעריף הזה,

אבל בבניית התעריף כשזה נעשה דאז לקחו - - - לא, אבל אי אפשר להסתכל, ברשותך גב' גבאי. אי אפשר כל תשובה להגיד התחשיב שאנחנו משלמים הוא על פי ממוצע. כשאת אומרת לי באותו משפט אנחנו מודעים לכך שלפחות לעניין העובדים הזרים מדובר ברוב רובו של הכסף שנצבר. זה נלקח בממוצע. כי גם בשעתו, כשבנו את הממוצע בשעתו היו עובדים זרים ועובדים ישראלים ולקחו את אחוז הניצול ביחד.

אני רוצה רגע לספר לך משהו על החודש האחרון.

מה אחוז הניצול של יציאה למחלה לעובדים זרים בסיעוד ביתי? אני מניחה, אני לא יודעת להגיד, לא בדקתי את זה. ב-enter אחד קטן את מוציאה. אבל אני אתן לך הערכה? אפס נקודה כלום.

אבל בואי נגיד 2%. זה המון. זה המון, המון. לכולי עלמא זה המון, בסדר? אז אני לוקח ככה: 0.61 כפול 112 שעות ממוצע לעובד. רק מכספי הביטוח הלאומי, לא שאר הקצבאות, אני מבהיר. כפול 40,000 עובדים,

מגיעים ל-2,732,000 שאתם מעבירים לחברות הסיעוד בגין ימי מחלה לעובדים זרים. לכולי עלמא מקסימום 2% מתוכם בפועל גם משולמים.

2,700,000 מיליון שקלים בחודש, 2,700,000 בחודש הביטוח הלאומי משלם לחברות הסיעוד שלא לצורך. האם יש תמימות דעים כאן? אני רוצה להתייחס למשהו.

אתה מדבר על התעריף כאילו הוא מחולק לשלוש והוא לא מחולק לשלוש. מה זאת אומרת לשלוש? כי כאילו יש הפרדה בין עובד זר, במכרז הנוכחי. לא, חברים. חברות הסיעוד מעסיקים בשם הביטוח הלאומי כ-200,000 עובדים בסיעוד ביתי. כבודו,

אני לא מדבר על סך הכסף שהביטוח הלאומי מעביר לחברות הסיעוד בגין הסעיף הזה.

יש כ-200,000 עובדים בחברות הסיעוד שמועסקים דרך חברות הסיעוד עבור הביטוח הלאומי בסיעוד ביתי. זה ברור לנו? 40,000 מתוכם הם עובדים זרים. זה ברור לנו? ביטוח לאומי משלם 0.61 לשעת עבודה, כל שעת עבודה.

לגבי כולם. אני מדבר רק על העובדים הזרים. שנייה, אבל אתה לא יכול להפריד. זה בדיוק העיוות שיש פה בשיח.

כאחד של איש של מספרים, בסדר? יש פה עיוות של השיח קצת. מאחר והמכרז כפי שהוא נכתב לא חולק לתוך השלוש קטגוריות, כמו שנעשה במכרז שעכשיו נכתב.

אני רוצה ללכת לגישתך. כמה אחוז של העובדים הישראלים בסיעוד ביתי יוצאים, מנצלים חופש מחלה? ממוצע. זה בטוח אתם יודעים לענות לי. אתם הביטוח הלאומי. בואו, אני רוצה ללכת לגישתכם. יאללה, נו? אין לי נתון מדויק כרגע.

אוקיי. כמה זמן את צריכה בשביל להביא לי נתון? אני מניחה שכמה ימים יספיקו.

אז ככה: נאמר ובמשק יש 50% ניצול חופש מחלה. זה מקובל? אני לא יודעת להגיד, אני לא מכירה את המספרים.

לא, אני אומר, בואו נפריז. 50%. אוקיי, אם אנחנו בסיפור בעלמא מה קורה אז כן.

אז אם אנחנו לוקחים 0.61, יש לנו ככה: 0.61 כפול 70,000 שעות בחודש לעובדים ישראלים ועוד 112 כפול 40,000. זה הסכום שביטוח לאומי מעביר כמקשה אחת לחברות הסיעוד הזכייניות.

אנחנו יודעים שלכולי עלמא לא יכול להיות שניצלו יותר מ-50%. משמע מראש מעבירים 100% כשמקסימים מנצלים 50%. למה?

אבל גם בסיס החישוב, וצריך להסתכל על זה. כן, הנה, פה לא עשיתי הפרדה.

לא עשיתי הפרדה. תענו לי על זה. כן, אבל גם צריך לקחת את התעריך איך שהוא נקבע.

0.61. זה תכלל בתוכו את הכמות של הניצול שהייתה בשעתו.

אנחנו חוזרים לטעמי, ואני חושבת שזה ברור וכולנו תמימי דעים בעניין הזה. אנחנו עוברים רכיב רכיב וזה לא משנה אם זה מחלה או אם זה נסיעות. ואנחנו מבינים שהיה נכון לבנות את התעריף הזה בצורה אחרת לעובדים זרים. ואני חושבת שבכל מקום נתנו את הסכמתנו, גם מולך אדוני, והעלינו את הפערים שנמצאים, שאנחנו מבינים אותם. לגבי העתיד. גם לגבי העתיד וגם לגבי המצב כיום. אני חושבת, כשאמרנו שיש הסכמה זה שאנחנו מבינים, וגם פה ההסכמה היא ניתנת. זה שיש לנו איזה שהיא מגבלה בסופו של יום, אם זה מגבלה משפטית, לצורך העניין, או לכנס את ועדת התעריפים ובסיוע של חברה חיצונית. יש מה לעשות בעניין הזה. אנחנו בסוף נמצאים באיזה שהוא תהליך שהוא בירוקרטי, כי קיים מכרז קיים. וקיים התקשרות במכרז וחוזה שקיימים. אבל אני מבקש ממך להבהיר שסעיף י"ב מבהיר שניתן לעדכן.

נכון, ניתן.

וסעיף י"ב מדגיש בהסכם לצורך העניין. ולא מימשתם אותו מעולם. שוועדת התעריפים יכולה לעדכן. ולא מימשתם אותו מעולם. ניסינו לממש אותו בפסקי דין קודמים, שמן הסתם העברנו לוועדה וידינו לא צלחה. לא פגשתי באף אחת מהעתירות ניסיון שימוש בסל הזה.

אוקיי, אפשר לבדוק את זה.

שנייה, יש לי גם יועץ משפטן. אתה פגשת שימוש בסעיף הזה, ניצול? יש את זה בשקף 15. 16. 16. אדוני, אני רק רוצה לתת איזה שהיא הבהרה,

גן גברתי? הביטוח הלאומי דורש מחברות הסיעוד להעביר דוח שעות כל חודש, על בסיסו הוא גם משלם לחברות הסיעוד את השכר של העובד. למה אי אפשר לדרוש שבדוח השעות יהיה רשום מתי העובד היה חולה ולשלם בפועל על פי ימי מחלה בפועל. הסבירו לך חזור ואמור, שיש מכרז שהוא שגוי והם כבולים בתוכו. ולפיכך הם נאלצים להיצמד לתנאי המכרז במנותק ממה שקורה בפועל. הם עדיין לא מצליחים להסביר לי מה הסיבה שמעולם לא הואילו להשתמש בסעיף 39(2) מתוך י"ב, פרק י"ב. זה כל השיח שלנו. אפשר לשאול שאלה? כן, בבקשה. לא, מי את?

שמי שרית מאור, אני בת לאמא סיעודית שמטפלת בהעסקה ישירה. שאלה שהייתי שמחה לדעת זה למה אני כמעסיקה ישירה יכולה את ההפרשה של הפנסיה והפיצויים להפריש רק מחודש שישי או שביעי למען האמת, וכאשר אני בחברת סיעוד אז כבר מהחודש הראשון. זאת אומרת שאם נגיד במקרה שלי פיטרתי עובדת עכשיו אחרי,

התפטרה אחרי פחות מחצי שנה, יצא שחסכתי מתוך כל ההורדות האלו שמדוברות כאן 919 שקלים.

שמי שרית, אמרתי. שרית, אני רוצה לספר לך סוד: הדיון הבא נוגע בזה. אוקיי. זה 919 שקלים בחודש. כאילו, כשאני רק בן אדם אחד. אז את נהנית מהעובדה, כי זה כסף שאמור לצאת מכיסך. וכנראה מישהו בביטוח לאומי קצת פחות רגיש לכספי ציבור כשמדובר רק במיליארדי שקלים מאשר את, ערנית וקנאית לכספך או כספה של אימך.

צריך ללכת לתרופות וטיפולים.

וכשמדובר במאות שקלים, אבל זה מכיסינו, אנחנו אולי יותר רגישים. מדובר בכספי ציבור, אז יש בכל זאת, מטרטרים אותנו לבתי משפט. וחלף הודעה מראש. זה עוד סעיף שלא משתמשים בו. נכון, נכון. אדוני, אנקדוטה בנושא ימי המחלה. אפשר לספר משהו מהשטח?

אז שלום לכולם, שמי אורלי יוסוביץ. אני מטפלת באבי, ניצול שואה. כשעוד הייתי,

בתקופת החושך, במשרת סיעוד, ניהלתי דיון עם מנהל המשרד לגבי נושא של ימי מחלה. נוצרה אצלנו איזה שהיא סיטואציה עם עובדת שנכנסה להריון. אבל זה לא כרגע הדיון. נכנסה להריון בזמן שהיא הייתה אצלכם? כן. על ידי מי, יודעים? כן.

חבר ישראלי. מה שקרה, זה היה מן משהו מתוכנן מראש. אבל אני כרגע לא נכנסת לנושא הזה. שבגינו גם הגעתי. אבל אני רק אכנס לנושא ימי המחלה. אז אמרתי לו אוקיי, אני יודעת שאתם צוברים, זה כמובן בזכות מטה הסיעודיים. התחלתי להכיר את הנושא, את הזכויות ומה יש. אמרתי לו אני יודעת שאתם צוברים ימי מחלה לעובדת. אז אם יהיו סיטואציות, אני מבקשת שתשלמו. הוא אמר לי אם אנחנו נשלם את ימי המחלה את לא תקבלי את הקבצה. אז עדיף שאת תשלמי אותם, כדי שהקצבה תיכנס. מי אמר את זה? מנהל חברת הסיעוד. זה היה מה שנקרא הקומבינה שתוכננה על ימי המחלה באם אני אצטרך. כי מאחר ונקלענו לסיטואציה מאוד מורכבת רציתי להבין מה עושים במקרה ו-. זה מה שהיה. ואז עברתי להעסקה ישירה ונגמרו, לא נגמרו, אבל זה מה שנקרא לפרק הבא. הוקל. יש עוד, כן.

זה לא היה מעבר קל. כי משכנעים אותך שאתה עושה טעות ומה פתאום. זה ממש מפעילים עליך מכבש לחצים. ואז, מאחר ומשרד הסיעוד מסונף לתאגיד, אז גם שם נוצרו בעיות פרוצדורליות ולא מצאנו מחליפים בכלל לנושא הזה, כי אין מחליפים. ועד שמצאתי מחליף. אלה נושאים מאוד מאוד חשובים שרק לא שייכים לדיון הזה.

אוקיי. לכן אמרתי, זה יותר בפרק הבא. אבל הנושא שרציתי להתייחס אליו זה מה, איך ניסו לשלם את ימי המחלה, "לשלם". אוקיי. אדוני, אם אפשר עוד שאלה. עו"ד דפנה פודור ממטה מאבק הסיעודיים. השאלה היא כאשר מסיים עובד זר ולא מנצל את ימי המחלה, למה חברות הסיעוד לא משיבות את הכסף? כי על פי חוק לא ניתן להשיב ימי מחלה. זה חלק מתעריף, כמו שאנחנו גם לצורך העניין עובדים ולא ניתן לפדות את ימי המחלה. כך גם לעובד הזר. לא, לא, לא. מדברים להשיב את זה לקופה. כי זה חלק, בסופו של יום אני חושבת שנגענו. ובסוף השאלות האלה עולות בוורסיה אחרת.

אי אפשר, אני רוצה רגע, תראו. אם מראש אתם חושבים שעל כל שאלה שאני אשאל בכל זווית שאני לא אנסה ללמוד תפתרו את זה בכך שידוע שנפלו פגמים ולכן יוצאים במכרז חדש למה אני מטריח אתכם עד לכאן? זה לא עניין של מטריח. תראה, אני חושבת שיש עניין. בסוף הוועדה מנסה ללמוד ולסייע לכם להתייעל. שואלים שאלה, שאגב שאלתי אותה אותך כבר בפגישת ההכנה שלנו. הייתי אמור לקבל תשובה. היית אמורה להתייעץ על כך עם היועץ המשפטי שלכם. כסף, כסף שולם. אמרנו בגלל שיש פה ממוצע ובגלל שלא יודעים ניצול ואני לא יודע מה. ידוע שכסף שמועבר לחברות הסיעוד, אתם המעסיק וחברת הסיעוד היא קבלן המשנה שלכם. העברתם להם לצורך משהו. הצורך משהו הזה לא התקיים. למה לא משיבים לכם אותו כדי שתעשו איתו דברים אחרים? סליחה? ככה, אני חושבת, שוב, אני אחזור על מה שאמרתי ואני אומרת. אנחנו כל הזמן שואלים את השאלות בוורסיה אחרת. מכיוון שמדובר בממוצע, הרי התעריף לא משולם על ניצול בפועל. ואדוני היה צודק, אולי טוב היה ככה. שהיינו אוצרים אם יש ימי מחלה אנחנו נשלם, אם מתקיימות נסיעות אנחנו נשלם.

אני אומר לא עשינו את זה ואנחנו לא באים בתלונה.

אז בפועל,

הרכיב הזה של שורה ועוד שורה ועוד שורה נותנים 56 שקלים או 59 או 61, תלוי אם עליית שכר מינימום או לא עליית שכר מינימום. בסוף אנחנו מגובשים לכדי תעריף של שעה שעליו אנחנו משלמים. נכון לומר הרי בעצם למה אתם משלמים את ימי המחלה. תעריף לשעה, אז בואו, תקשיבו. התעריף מחולק לשלושה חלקים, כך אני רואה את זה בפשטות. צד אחד החלק שאמור להשתכר העובד. זה בצד. צד שני זה החלק שאמור להרוויח המעסיק, חברת הסיעוד. באמצע יש הוצאות שהן הוצאות תפעול וצינור שמשלמים דרכם להוצאות. כשההוצאה לא מתקיימת צריך להחזיר את הכסף הזה. או להגיד אנחנו בפלוס, אנחנו חייבים לכם, כי הצטבר כסף שלא מימשנו. עכשיו אנחנו נשתמש בו. זאת אומרת, אני לא מבקש חלילה לפגוע בהכנסה של חברת הסיעוד ולא חלילה לגרוע משכר השעתי של העובד הזר. אני מבקש רגע לראות אתכם סעיפים שלא מומשו מסיבות כאלה ואחרות. לשאול מה הסיבה שבאופן גורף, את אומרת קשה לי לחלק עובדים ישראלים לזרים, אני שם את זה בצד. אני לא יודעת לעשות.

אני אומר חופש מחלה. הפקדנו, אנחנו הביטוח הלאומי נתנו לכן, הזכייניות, חברות הסיעוד והעמותות, X כסף לצורך מימוש חופש מחלה. ניצלתם אחוז ממנו. את ההפרש, את הדלתא, תחזירו לנו.

אבל חשוב לציין, שוב, הבנתי את מה שאתה אומר. אני חושבת שגם ענינו עליו. אבל בסוף התעריף נקבע,

שלא עלה פה בדיון ולו פעם אחת וחשוב לשים את זה על השולחן.

מה קורה עם האנשים שמעסיקים באופן ישיר? רכיב התעריף הזה, גם הם מושפעים מהתעריף הזה.

נכון שנגיד, בוא נשים את זה בצד, כי זה פחות כואב לכולנו, כי הכסף מגיע לקשיש וזה בסדר גמור. אבל זו סוגיה שאם יהיה עדכון לתעריף זה גם ישפיע באופן ישיר על שם. לא מדברים על עדכון. אני לא מדבר על עדכון. אז אני אשמח שאדוני יבהיר. אני לא מדבר על עדכון, איך זה אמור להשפיע? איך זה ישפיע? את מתכוונת שזה ישנה את סכום הגמלה? אם אנחנו, לצורך העניין עכשיו, ועדת התעריפים תתכנס, כמו שאדוני מבקש, ואנחנו נעשה את החישובים ונצטרך להוריד את הרכיב של נסיעות או של מחלה או למנות את זה באופן אחר.

זה ישפיע על הגמלה? זה מה שאת מתכוונת? זה משפיע על הגמלה, כי הגמלה בכסף היא נגזרת של שעת סיעוד. אי אפשר להתעלם. כל גמלת הסיעוד בנויה על בסיס של חישוב של תעריף.

אם אני משלמת 80% בגמלה בכסף והתעריף ייפגע באופן ישיר אני אפגע גם בגמלה. אני מניחה את זה על השולחן, שזה לא יהיה נשגב מבינתנו. אנשים שיעסיקו באופן ישיר, הנגזרת של התעריף שתשמש אותם לצורך העניין - - - היא לא תיפגע אפילו לא בסנט. אני אסביר למה.

אני אסביר למה. הגמלה שמועברת מראש מתייחסת לשכר מינימום. מראש זה 80 ולא 100 כי ב-20 מגולמות הוצאות שמתקיימות לכאורה בחברת סיעוד ולא מתקיימות בהעסקה ישירה. איך זה יכול לפגוע?

הנסיעות וימי המחלה הן חלק, הן לא נמצאות בהוצאות התקורה. וחשוב לקחת את זה.

הוועדה רוצה ללמוד ואנחנו פה לתת את הנתונים. ואם יש צורך, אנחנו נשקף את זה. אבל אם יהיה עדכון בתעריף לעובד זר של ועדת התעריפים, תהיה לזה השפעה בהכרח על אנשים שמעסיקים בהעסקה ישירה. וצריך לקחת את זה גם בחשבון.

זה לא אומר שלא נעשה את העבודה ולפני שנעשה את העדכונים, וזה לא משהו שנוכל לעשות מחר בבוקר. אנחנו נעדכן את הוועדה בממצאים שיעלו ונקבל החלטות בהתאם. ושוב אני אומרת, חשוב להגיד שבוועדת התעריפים האוצר חבר והאוצר גם יכול להטיל וטו על דבר כזה. צריך לקחת בחשבון. זו לא החלטה שהלוואי, הלוואי שהיינו יכולים לצאת מפה ולהגיד אדוני יושב הראש צודק, בואו נוריד את רכיב הנסיעות, בואו נשלם מחלה לניצול בפועל. זה לא דברים שאנחנו יכולים לעשות. ואני יודעת שאתה יודע לא דבר או שניים ויודע הרבה בכל הנושא הזה של הסיעוד ושל המכרז ועשית עבודה שהיא מאוד מאוד יסודית. וגם אדוני יודע את זה, שזה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות ברגע. כי אם היה ניתן לעשות את זה ברגע אני מניחה שלא היינו מתכנסים לדיון הזה וכבר היינו עושים את זה. אני מודה שאנחנו מתכנסים ולא סיימנו את הכינוסים, כי נושאים שלי נראים לכאורה כפשוטים לפתרון ומענה, משום מה נתקלים בחסמים שאתם נאלצים להתמודד איתם ואני מנסה לסייע לכם להתיר אותם. עכשיו, אני מודה שאני לא בקיא כמוכם ולא מלומד כמוכם בתחום ולא עסקתי בזה לפני כן. ויושבים פה אנשי כלכלה ואנשי משפטים ואנשי סיעוד, שזה לחם חוקם עשרות שנים. ואני מגיע כרגע בעצת הדיוטות והקדוש ברוך הוא שלח אותי בעת הזאת לשליחות הזאת ולהיות יושב ראש הוועדה הרלוונטית הזאת. ואני כילד עם האצבע על הסכר מנסה לשאול שאלות תם. ממה בצורה הכי פשטנית. יש כסף שיוצא, הוא לא מגיע לייעודו, למה הוא לא מושב למי שמשלם? ואני תמיד אומר, תחשבו שזה מכיסכם.

אתם מנסים להסביר לי ואני קצת קשה קליטה ולא מצליח מספיק להבין או שההסברים שלכם לא מניחים את דעתי. ויש לי שתי אפשרויות: להיות נחמד וחייכן ולהגיד 'בוא, אל תצא טמבל, כי אתה רואה כמה פעמים הם מסבירים לך ומציעים הסברים מנומקים ואתה עדיין לא מבין'. בסוף תגיד אה, הבנתי, כשאתה לא באמת מבין. ואז אתה שם שקר בנפשך. או לבקש את התנצלותכם ולקרוא לכם עוד פעם ולבקש מכם עוד כתבים ועוד פסקי דין ולהתיש את כל הצוות המקצועי שלי, שינסו ללמוד טוב ממני ולהכין לי את הלוגיקה שבאמצעותה אתם מקבלים את ההחלטות לאי ביצוע החלטות. אני מודה שמה שמרגיע אותי שגם הצוות המאוד מאוד מקצועי ומלומד שלי לא מצליח להבין את מה שגם אני לא מבין. זה טיפה מרגיע אותי. כי אם הם היו מבינים הייתי מבין שאני בבעיה פה. מרגיע אותי שגם הצוות המקצועי המאוד מוכשר, מאוד מסור, לא מבין. אתם יודעים באיזה שעות אתם שולחים לנו חומרים ובאיזה שעות לפנות בוקר אנחנו עוד משיבים לכם. כי זה באמת מטריד אותנו. מה עד כדי כך פשוט בעיניכם שלנו נראה מורכב. אבל עוד מעט אנחנו נגיע לזה. אז נעבור עוד שקף, שאולי יהיה לנו יותר קל לתווך בנתונים. שקף 12 בבקשה. למה אתה מביא כאלה מספרים מפוצצים? זה מלחיץ אנשים. תדלג על השקף ההוא. יש סעיף תשלום בגין עובדים מקצועיים. קיימים 300,000 מטופלים. אנחנו מצפים ל-1,500 עובדים מקצועיים. לוגיקה פשוטה עד כאן? לא מורכב? לא קשור עכשיו למאזנים ונוסחאות. פשוט. אני אשמח בבקשה להכיר, מי אלו העובדים המקצועיים? התייחסנו לזה בשאלות הבהרה שהוועדה שלחה. עובדים סוציאליים, בקרים שמבצעים. נכנסו שם גרנטולוגים. יש לנו הגדרה מדויקת שהעברנו, אני יכולה להקריא אותה.

לא, אני לא אלאה אתכם בבקשות מתישות. אם אפשר בבקשה לקבל, ביקשתי את זה גם בפגישת ההכנה, את אותה רשימת אישורי העסקה של אותם 1,500 מועסקים מקצועיים.

זה כבר דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי.

אנחנו נדלג בקלות לשקף 13. השקף הזה מדבר על תשלום בגין הדרכות עובדים. אז ככה: אני התחלה עד לפני כמה ימים יודע שכל עובד בגין כל שעת עובד הביטוח הלאומי מתקצב את המוסד לביטוח לאומי בסכום מסוים של 15 אגורות לשעה. אני הנחתי שאם הביטוח הלאומי מתקצב בסכום מסוים 100% מהעובדים, משמע ש-100% מהעובדים, גברתי היועצת המשפטית, גם כן זוכים לאותו שירות. כי אנחנו מתקצבים את ה-100%. ואז נאמר לי שבמכרז ההוא לפני 15 שנים חברות הסיעוד מחויבות להכשיר רק 30% מהעובדים. ואני שאלתי, עוד פעם, שאלת תם. מה הסיבה שבמקום 15 אגורות לשעה ל-100% לא יפרישו 45 אגורות ל-30%? כדי שזה יהיה אקוויוולנטי. עוד לא קיבלתי תשובה, אני אשמח לקבל תשובה. שאלה נוספת שנשאלת היא מי אותם מטופלים ברי מזל שנפל בחלקם שהעובד שלהם הוא אחד מה-30%. ומיהם אותם מסכנים שהם ב-70% שלא זכאים. זו שאלה שנייה. ואני אשמח לקבל את התשובה. ועל הדרך אני שואל שאלה, אנחנו אמורים לפגוש 12,000 עובדים זרים שעברו הכשרה. אני רוצה לשתף את הנוכחים, חלקכם חשופים לכך, חלקכם לא. ניסיתי להקל על המוסד לביטוח לאומי ובדיוק כך ניסיתי להקל על חברות הסיעוד ועל העמותות הרלוונטיות. והוריתי לצוות לשכתי ולצוות הוועדה לבטל את הלו"ז ליום חמישי שעבר. זה שלפניו. והחלטנו לצאת ליום כיף. בדרך כלל ימי כיף זה סביב נושאים שעוסקים בבילוי. ובדרך כלל גם עושים אותם יחדיו. אני החלטתי ליצור איזה שהוא, לקבוע איזה שהוא סל חדש בהגדרה ליום כיף. כל אחד מאתנו התפרש לעיר אחרת בארץ. ככה התחלנו את הבוקר שלנו. 6:00 זה יצא צפונה וזה מזרחה ואני הדרמתי, ככה התפרשנו. ואז התחלנו לפנות לחברות הסיעוד באותה רשות. ולא זכינו למענה. ויושב ראש האיגוד היה מאוד מאוד עסוק באותו יום. אז החזרתי צוות של שלושה אנשים ללשכה פה, בכנסת. והחלטנו להוציא את אותה פנייה באופן מסודר במייל לכל אחת מהזכייניות. משהו כמו 97 במספר. וביקשתי לדעת,

12,000 משתלמים, שזה רק לפי ה-30%, אמורים לראות איזה שהיא פעילות.

אז אני אגיד לחדרה ויגידו היום אין פה פעילות, כי היה שבוע שעבר. אבל יש בעפולה. וכן הלאה, על הדרך הזאת. ומכיוון שאולי היה איזה שהוא קשר בתקשורת האינטרנטית ואולי המייל לא הגיע בזמן, אז ביטלנו גם כן את יום שישי. ואז אמרו לי ימי שישי לא פעילים. אז נסענו גם ביום ראשון. והפעם יצאנו בצוות יותר רחב. ואני לא יודע, כנראה זה יפתיע את כולכם, כי אותי זה מאוד מאוד הפתיע. אותו יחס שזכיתי לו בימים הקודמים זכיתי לו גם ביום ראשון. לא קיבלתי מענה, אפילו לא מחברה אחת. אחת. על אותה פעילות הכשרתית. רק ככה שנבין בכמה כסף מדובר. אתם רוצים לדעת? רוצים להעריך? כמה כסף?

לא, זה סעיף אחר. עברנו עוד שלושה סעיפים גברתי. אז כמה כסף מדובר במצטבר? כמה עשרות מיליונים? מי רוצה להמר? 60? 15? בשביל 15 מיליון אני אטריח אתכם לפה? נו, באמת. 80 מיליון.

עדן, הבמה שלך. סכמתית, נו, כתוב, ספר. שזה, ל-15 שנים? אוקיי. אז בערכים נומינליים הייתם קרובים. מי שאמר 15 מיליון צריך להוריד מעט ולהוסיף אפס. 120 מיליון שקלים. אני אומר, מדינת ישראל משלמת כל כך הרבה בגין הכשרות כדי שהקשישים שלנו יזכו לשירות כל כך מקיף ומקצועי. ולגשת בחמלה ושפה והנפה ומנוף. אני אמור לקבל איזה שהם נתונים. בוא, היום אין ברמלה, ניסע לאשדוד. כאילו, משהו. מכיוון אבל שחברות הסיעוד לא חייבות לי דין וחשבון והן עונות לי רק על מה שמסתדר, פניתי למעסיק של חברות הסיעוד. למי שבחר בהן כזכיין, הביטוח הלאומי. וביקשתי מהביטוח הלאומי התייחסות לאותו סכום מזערי של 120 מיליון שקלים. אשמח לקבל את התייחסותכם. זה כבר לא קשור לסטטיסטיקה ולא למאזן ולא לנוסחה ולא ללקונה. אין ספק, משלמים. אין ספק, צריך לשלם. אין ספק, מבורך. הלוואי ותשלמו יותר וישלמו יותר. תנו לי בבקשה מה עלה בחכתכם? הרי לכם הם חייבים דין וחשבון, גם אם אין לכם רפרנט שירד ובדק את זה בפועל. מה, מה הנתונים שבדקתם?

בהסכם ההתקשרות בינינו לבין חברות הסיעוד, חשוב לשים על השולחן, שהיעד שהם צריכים לעמוד בו להכשרה לכתחילה נקבע ל-30%.

קבעו את הסכום של 15 אגורות לשעה, כי בסוף בתחשיבים שעשו זו העלות.

זו העלות שאמורה להכשיר 30% מהעובדים.

חשוב לציין שהכשרה לעובדים זרים, כפי שנאמר לאדוני בפגישה שעשינו, היא לא נעשית פרונטלית אלא נעשית מרחוק. מה זאת אומרת מרחוק? או באמצעות זום, למידה שהיא באמצעות אתר.

אני מהבדיקה האחרונה שבדקתי, אגב חלק מלימודי התואר שלי היו בזום. היה בתקופה מאוד מאוד מצומצמת, שהתחילו רק לאחרונה. עשיתי איזה שהיא בדיקה מאוד מאוד מדוקדקת גברתי. לפני 15 שנים לא היה זום. בדקתי עוד בדיקה וגם לפני 10 שנים לא.

וגם לא לפני שמונה וגם לא לפני חמש.

או באמצעות זום, למידה מקוונת. זו הכוונה. מה זאת אומרת למידה מקוונת? הם עושים את זה באתרים, עושים את זה מהבית. כיוון שהמטפל הסיעודי, עובד זר, צריך להיות עם הזקן 24/7 אז עושים את ההכשרה מהבית. נפלא. ואני שואל אתכם שאלה. לא, לא, אני פונה רגע לוועדת התעריפים. האם בזמנו כשדייקתם את הצורך בהוצאה של 120 מיליון שקלים ב-15 שנים אתם תמחרתם את זה על פי הוצאה של לימוד מרחוק? זאת השאלה שלי אליך. ועל זה בטוח אתה כבר תענה לי. אני מתקשה לזכור אם זה היה לימוד מרחוק. אבל מדובר על 30%. זה מופיע בתנאי המכרז? הכשרה לגבי 30% זה היה בתנאי המכרז, בהתאם לעלות של הכשרה. או, זאת השאלה. אני עוזב רגע את שתי השאלות הקודמות, המאוד מאוד חשובות. בדיוק זו השאלה. בהתאם לתנאי המכרז, על פי העלות המשוערת, הגעתם לאקסיומה שאומרת שלהכשיר 30% 15 שנה עולה לנו 120 מיליון שקלים,

איך הגעתם ל-120 מיליון שקלים? על פי למידה מרחוק? אני רוצה אולי להיות מדריך כזה. אז אני חוזר ואני אומר, אני מתקשה לזכור האם דובר על למידה מרחוק או לא. הנתונים כפי שהיו בזמנו של המכרז דיברו על הכשרה, עם עלות להכשרה. איך העלות להכשרה? זאת השאלה. העלות להכשרה הגיעה מביטוח לאומי. הבנתי. אני פונה אליכם בחזרה, הביטוח הלאומי. ספרו לי בבקשה, כשהחלטתם שזו העלות שאמורה להיות משולמת ל-30% אז א', על הדרך תעני לי למה רק 30%. ב', מי בוחר את אותם ברי מזל 30%?

האם התחשיב שהערכתם והעברתם להם עסק על פי תחשיב בהנחיה מרחוק ולא בלמידה פרונטלית. כי לי, אגב, עד שבוע שעבר נאמר שיש מרכזי למידה. יש מרכזי הדרכה.

לכל חברת סיעוד יש מרכזי הדרכה. וגם סיפרנו לאדוני שאנחנו עכשיו עשינו קורס חדש של מטפל מיומן, שאנחנו עשינו שיתוף פעולה עם הג'וינט לתת תכנים שהם מקצועיים יותר ואנחנו נלך אחרי הפיילוט. האם גברתי מתכוונת לעובדים ישראלים? אני מתכוונת לעובדים ישראלים. אבל אנחנו מתעסקים כרגע רק עם עובדים זרים.

אבל אני חושבת שבסופו של יום אי אפשר לא להתייחס לזה. מכיוון שהעובדה שגם 30% ההכשרה לא מבדילה בין עובדים זרים.

אל תבלבלו אותי. 120 מיליון, גברתי, זה רק עובדים זרים. אז אל תגידי לי יש הוצאה גם כן על עובדים ישראלים. על עובדים ישראלים משלמים בנפרד. 120 מיליון שקלים שילמת ושילמתי ושילמתם רק בגין הכשרה לעובדים זרים. אל תגידו לי יש גם עובדים ישראלים לכן יש להם כיתות לימוד. שילמנו 15 אגורות לשעה לכל עובד. 120 מיליון שקלים. שילמנו 15 אגורות - - - 120 מיליון שקלים, זה המצרפי. אוקיי, זה המצרפי. זהו, רק לעובדים זרים. אבל בסוף חשוב לחדד. רק לעובדים זרים.

גברתי היועצת המשפטית, אני רוצה רגע להסביר לך משהו. כשרוצים להראות הכנסה מראים את זה. כשרוצים להראות הוצאה מראים את זה. אבל בתוך ההוצאה הגדולה הזאת יש גם את ההכנסה הנפרדת.

כשאני הגעתי לאותו איזה שהוא מספר מצרפי, גרוסו מודו, של 120 מיליון שקלים, זה בגין מה שהביטוח הלאומי שילם לחברות הסיעוד רק בגין הכשרת עובדים זרים. לעובדים ישראלים יש עוד מאות מיליונים אחרים. נכון. דקה.

אבל יש לחדד. ה-30% לא עושים הבחנה בתנאי המכרז בין עובדים זרים לעובדים ישראלים. וזה משהו שאנחנו כל הזמן נחזור לבעייתיות. שהתעריף בשעתו וכל התנאים של ההסכם הזה לא עשו הבחנה. טוב, אין בעיה. אני שואל שאלה פשוטה. בסוף לא יודע איך כל שאלה פשוטה שעתיים דיון והסברים. יש 12,000 עובדים מוכשרים? זה לפי התחשיב שלכם, לא שלי.

אפשר לראות אותם? אפשר לקבל את הניירת שלהם? אפשר לדעת איפה הם למדו? אפשר לראות מי לימד אותם? אפשר לראות איזה חומר למדו?

אם אני יכולה למסור פרסונלית בשמות. אבל יש לנו את המידע הזה וגם אמרנו את זה. יש לך מידעים על 12,000? יש לי מידעים על 30% שעברו הכשרות. זה יש לי מידע במערכת, אנחנו מקבלים את זה מחברות הסיעוד. ואתם לא דורשים שזה יהיה גם 30% מתוך העובדים הזרים? אנחנו גם כתבנו בהתייחסות לוועדה, בסופו של יום, שאנחנו מבקשים לתכלל את זה. שאגף הסיעוד בביטוח הלאומי רוצה לעשות פיקוח ובקרה ולתכלל את כל הדבר הזה אצלו. זה מצריך מאתנו להתכנס למכרז החדש ואנחנו נעשה את זה. טוב. אני מבקש לעשות פאוזה קטנה. אני מבקש לשמוע בבקשה את עורכת הדין שירי לב רן ממשרד העבודה. היא ממונה על הזכויות לעובדים זרים. זה נושא בליבת, אחת מליבות התעסוקה של גברתי. אשמח בבקשה לקבל את התייחסותך לנושא. אולי ממך תבוא הישועה. אני לא יודעת אם ממני תבוא הישועה, זה קצת גדול עליי. לא, אל תגזימי. אבל אני כן אומר שאנחנו הצטרפנו לעמדה כפי שהוצגה מקודם על ידי עו"ד כהנא מקו לעובד. אנחנו סברנו שלעובדים הזרים שלנים בבית המטופל אין זכות לקבל הוצאות נסיעה. רשמנו על זה. אה, זה חדשות ישנות. אני שמח מאוד מאוד לשמוע את זה,

תודה רבה, אני מודה לך. לפי צו ההרחבה.

ולפיכך לא תיאבקו על כך בתביעות. בגלל שצו ההרחבה נותן מספר מאוד מאוד קטן, גם אם הולכים לפיו זה לא הסכומים שאנחנו יודעים שמשולמים. צו ההרחבה כן לעמדתנו.

זה לגבי הוצאות הנסיעה. סליחה שהלכתי שעתיים אחורה. לגבי התשלום, תשלומים שאנחנו קוראים להם תשלומים פיקטיביים, שנחשפנו אליהם בעקבות פניות שהגיעו אלינו,

לא מעובדים, אלא ממטופלים בסיעוד. שפנו אלינו ואמרו לנו תשמעי, אנחנו ראינו תלוש שכר של עובדת. בתלוש השכר ראינו, היו כאלה שאמרו ראינו הוצאות נסיעה. היו גם כאלה שטענו שראו הוצאות החזקת רכב. דבר שלא קיבל ביטוי באותו סכום מצטבר חודשי. זאת אומרת הוא אמור לקבל X כסף, הוא פשוט חולק על פי סעיפים כאלה ואחרים. אני לא יודעת לענות לך אדוני,

כי אני לא יודעת כמה העובד הזה היה זכאי או כמה החברה הייתה זכאית. אני יודעת להסתכל על התלוש. כשאני רואה בתלוש שורה שכתוב בה החזקת רכב, וברוב הסיכויים שלעובד הזר בסיעוד הביתי ככל הנראה איננו מחזיק רכב. לא, אולי הוא מחזיק רכב בארץ מוצאו.

אבל אם אנחנו הומניים, אז בואו נהיה הומניים עד הסוף.

ואז מבחינתי זה מה שמעלה סימן שאלה. כי אני לא יודעת לחבר בין הרכיב הזה לבין - - - כן. נשמח בבקשה את התייחסותו של מר דורון רז. מר דורון רז? את כל הוצאות הרכב אני משלם. כן, אבל אליי לא הגיעו פניות לגבי עובדים ישראלים. לא, לזר. טוב, מר טל חדד נמצא איתנו על הקו? יושב ראש עמותות חברות הסיעוד, טל חדד? אוקיי, בואי תמשיכי גברתי. אם נחדש את התקשורת אני אשמח. אני רק רוצה להעיר לגבי התלושים. זה אחת הלקונות שיש במכרז והוא כנראה יהיה גם במכרז הקרוב. שלא התחייבו על תלוש משכורת אחיד לכולם.

הם היו צריכים להכניס למסמכי המכרז מבנה של תלוש שכר אחיד לכולם. לא לכל חברה יהיה תלוש משלה. ואז אפשר היה באמת לעקוב ולאכוף את כל החוקים האלה. אחידות, אחידות. אחידות במידע. אתה אומר לאחד יכתבו סעיף החזקת רכב ולשני חופשה בקריביים. נכון. אם היה מבנה אחיד של תלוש שכר לא הייתה את הבעיה הזאת. שהפנטזיות יהיו אחידות אתה אומר. אני מבטיח לך שזה לא קיים במסמכי המכרז. אני מבטיח לך.

נלמד את זה. אוקיי,

אם את יכולה בבקשה להתייחס לשאלה שלי לעניין ההכשרה. אני יכולה להגיד שממה שאני מכירה מהפניות או מהקשר שיש לנו עם העובדים, אמנם לא בהיקפים של קו לעובד, אבל אני לא מכירה הכשרות. יא אללה, את לא מאמינה. את לא מאמינה. כל הבדיקות שלי גם כן העלו את אותה תוצאה. אני פשוט מתחנן לפגוש עובד שיצא להכשרה יזומה מחברת הסיעוד. מתחנן. הנה, אני אומר פה קבל עם ועולם. ככל שיש משפחות ישראלים שמעסיקות עובד זר והוא נשלח להכשרה כלשהי פה בארץ, צרו איתי קשר. יש קו חם. צרו איתי קשר. אני ממש מתחנן בפניכם. מישהו חייב לעזור לי למצוא אותם. אנחנו נסייע לך למצוא אותם. אנחנו נביא אנשים שמכשירים עובדים זרים. ואם אפשר, לוועדה הבאה.

אני ממך כבר מקבל את אותה רשימה שביקשתי. לא, לא רק את הרשימה. מישהי, יש הרבה ארגונים שעושים את זה. וגם בחברות סיעוד. וגם צריך גם נראה בכמויות וגם נראה איפה זה מתקיים. אז תראי, אני מבקש ממך גברתי. זה קצת חוטא למטרה שבסוף אתה יודע,

מה המטרה?

אנחנו עורכים פה דיון שיש פה 15 אגורות לתעריף של עובדים זרים. שיש פה 120 מיליון שקלים. דקה, רגע. ה-120 מיליון זה בסוף בחישוב. אבל בסופו של יום, שהביטוח הלאומי כן מבצע בקרות. זה בסופו כסף שיצא.

ביטוח לאומי כן מבצע בקרות. וכן בדק שבוצעה הכשרה לעובדים. בין היתר גם שמנו את זה פה על השולחן. ותנאי המכרז ידועים לכולם, שמדובר ב-30% של עובדים. אין הבחנה בין עובד זר לעובד ישראלי ואנחנו לאורך כל הדין מעלים את זה. וחברות הסיעוד כן מכשירות. אנחנו נעביר את הנתונים האלה. ואני חושבת שבזה אתם תראו שכן יש. טוב. אוקיי. נעבור שקף. טוב, לאור העובדה שהדיון מתמשך הרבה מעבר למתוכנן. לאור העובדה שלגבי חלק מהשאלות שלי עדיין לא קיבלתי תשובות וחלק מהנוכחים לא נמצאים כאן, אני מחליט לסיים את הדיון שעוסק בנושא. אבל הוא לא הסתיים. אנחנו נחזור ונתכנס שוב פעם. גם אין לי כבר מועדים, אבל אנחנו נפנה ליושב ראש הכנסת לקבל אישור חריג להתכנס בפגרה. מישהו יצטרך לספר את זה לאשתי. לפני שנסיים את הדיון נצא להפסקה ונחדש דיון אחר. אני אתרכז בסיכום. 1. הוועדה מבקשת מאיגוד נותני שירותי הסיעוד, ממר דורון רז, לקבל את הפניות שהעברנו למוסד לביטוח לאומי על כך שהם לא ישלמו נסיעות בתמורה לכך שהביטוח לאומי יגבה אותם באותו מכתב שיפוי במידה והם יתבעו בבית המשפט. למרות שכאן אנחנו שומעים גם את נציגת משרד העבודה והרווחה וגם את נציג קו לעובד שאין בדעתם לפעול כך. אבל ליתר ביטחון, כ- guarantee. 2. הוועדה מבקשת שוועדת התעריפים תתכנס עוד השבוע לגבי סעיף הנסיעות ותעריף ההפרשה לביטוח לאומי וחופשות מחלה. 3. הוועדה מבקשת מנציג החשב הכללי לבחון את עצירת התשלומים בעודף, כפי שהועלו בדיון. 4. הוועדה מבקשת משר העבודה וממנכ"לית הביטוח הלאומי תיקון לחוק הביטוח הלאומי לשינוי ברירת המחדל לקבלת גמלת הסיעוד לעובד הזר בהעסקה ישירה כברירת מחדל. 5. הוועדה מבקשת מהמוסד לביטוח לאומי, כפי שביקשנו בפגישה שקיימנו עם המנכ"לית וצוותה, בדיקה מקיפה של מספר חברות הסיעוד שיש להן זיקה ישירה ללשכה פרטית. 6. הוועדה מבקשת גם עדכונים של שנים קודמות מחברות הסיעוד בגין הוצאות של הדרכת העובדים הזרים. ואם לא מהן, אז מהביטוח הלאומי שיבקש מהן. 7. אני אבחן מול ארגוני החברה האזרחית הגשת תביעה ייצוגית להשבת כספי הציבור שהוצאו שלא כדין. 8. הוועדה מבקשת מהביטוח הלאומי רשימת המדריכים, חומרי הלימוד, אזורי הכינוס והיקפי הלימודים. אני אומר לכם לקראת סיום, אומרים לי חזור ואמור, בוודאי מאז כינונה של הממשלה הנוכחית, שאסור להחליש את שומרי הסף. אני מגלה פה בדיון ובעוד דיונים מקדימים שהמוסד לביטוח לאומי שילם ומשלם מיליארדי שקלים. אני לא מרים את קולי, כי יש לי עוד המון המון דיונים. אבל בא לי לצרוח כאן, מיליארדי שקלים. ואני שואל, איפה שומרי הסף? איפה שומרי הסף 15 שנים שלא מתקיים מכרז, שהוא לוקה בחסר, בהנחה שבתום לב, שלא ייעצו? איפה היועץ המשפטי? איפה פרקליט המדינה? איפה כל ארגוני זכויות העובדים של נפגעים? איפה כל שומרי הסף? איפה כל אותם אלה שמצקצקים ואומרים נא לא לפגוע בשומרי הסף. חייבים לשמור עליהם כדי שהם ישמרו עלינו. לפחות כלפי האוכלוסייה החלשה הזאת הם פשוט שקופים. לא פחות מכך. אני לא אעבור על כך לסדר היום. מי שהספיק להכיר אותי מבין שאני מתכוון לכל מילה שאני אומר. אני לא אקבל תירוצים, אני לא אקבל סיסמאות. גם אם אני לכאורה מקבל סיסמה, זה רק כדי לתת לכם עוד אפשרות לספק תשובה שתניח את הדעת. תדעו לכם שלא הגעתי לכאן לתקן את העולם, גברתי היועצת המשפטית, אני רוצה לראות קדימה. הייתי מקבל תשובות מניחות את הדעת ולא עוטפות את התשובות בכל מיני התחמקויות וסיסמאות, הייתי אומר גם את רומא לא בנו ביום אחד. מדינת ישראל לא חיכתה לאליהו רביבו כדי שייבחר לכנסת אחרי 75 שנים ויתקן את כל התחלואות. לכל הפחות תסתכלו איתי בלבן של העיניים לבעיה, תגידו יש פה לקונה. קודם כל אנחנו עוצרים מהיום. קודם כל. אנחנו מספיק אמיצים לעצור, גם אם זה אומר שנרדמנו או שנרדמו בשמירה לפנינו. אבל בטח ובטח לא נהיה שותפים לעושק של מיליארדי שקלים והכול רק כדי לא להיות נבוכים מכך שלא עשו את זה 14 ו-16 שנה אחורה. הישיבה נעולה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:52.